ט"ז באייר תשפ"ג, 7 במאי 2023. 1 ו-30 יום לעומר. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות בנושא פרק ח' (יבוא מוצרי מזון) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. 2. פרק כ"א (חקלאות), רק סעיפים 88-87 (קביעת אורך חיי מדף בידי יצרן נאות וצמצום רגולציה לייבוא בשר) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. הכנה לקריאה שנייה ושלישית ובהמשך,

ככל שיתאפשר, נעשה הצבעות. אני מודה לחברי הוועדה כמובן שמשתתפים ונמצאים איתנו כאן בדיון. ממשיכים בקידום נושא ייבוא המזון ואורך חיי מדף כחלק מהצעת חוק התוכנית הכלכלית. אנחנו מקיימים היום ישיבה שלישית בנושא, בהמשך ליישום מדיניות הממשלה להסרת חסמי סחר בייבוא, הגברת התחרות וייעול תהליכי ההסדרה בתחום הייבוא והורדת יוקר המחיה. הסרת חסמי הייבוא הוא נושא דגל שהממשלה והקואליציה לקחו על עצמם לקדם ואני מאמין שבקרוב אזרחי ישראל ירגישו את הנושא הזה בכיסם. בימים האחרונים, מאז הישיבה האחרונה שהתקיימה בוועדה בנושא, בשבוע שעבר ישבנו גם אני, יחד עם שר החקלאות, השר אבי דיכטר, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, יחד עם הצוותים המקצועיים של המשרדים ועם הייעוץ המשפטי לוועדה, על מנת להגיד לנוסח מוסכם ומתואם עד כמה שניתן. השיח והתיאום נמשכו עד לרגע זה ממש, תחילת הישיבה. אני מברך את המעורבים על ההשקעה וההשתדלות. בחלק מהנושאים שהיו מחלוקות, ישנה לשמחתי סוג של הסכמות, בחלק עדיין לא. אנחנו עוד מעט נשמע את הפרטים המוסכמים וכן את ההערות שקיבלנו מהארגונים השונים שעליהם יש גם בקשות, עדכונים ושינויים. לאחר מכן נעבור, ככל שיתאפשר להצבעות. אני מודה לסגן שר החקלאות, ידידי חבר הכנסת משה אבוטבול, שמשתתף איתנו כאן בדיון. ומנכ"ל משרד הבריאות מר משה בר סימן טוב, שהגיע להשתתף, לכבד אותנו כאן בנוכחותם. אנחנו נשמע גם כן, ככל שנצטרך, את היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד נעה בן שבת. אני מוכרח לומר, עושה עבודת קודש מול שני המשרדים.

בין צד אחד לצד שני. זה גם דבר שבפני עצמו. תחילה אולי נשמע קודם כל את המכובדים שהגיעו לכאן מלמעלה. תציגו את הנושא ואחר כך ננסה לצלול לפרטים. אני אשתדל, אתם יודעים, החברים שמשתתפים כאן, אנחנו משתדלים לשמוע תמיד את כולם, עד כמה שניתן, משני הצדדים. אין משני הצדדים, כולנו מצד אחד בסופו של דבר. אני מזכיר, תמיד אנחנו כאן בוועדת הבריאות, שתפקידה גם לשמור על בריאות הציבור לצד הסרת חסמים ולכן יש כאן סוג של

לא התנגשות, אבל אי אילו תיאומים. בעבר זה היה תיאומים של משרד הבריאות מול משרד הכלכלה, עכשיו זה משרד הבריאות ומשרד החקלאות. ובסוף אנחנו צריכים לסמוך את ידינו על כך שישנם אנשים שבריאות הציבור אל מול עיניהם ואנחנו בחלק של הסרת חסמים תמיד קראנו לזה סוג של ניהול סיכונים. עד כמה שניתן לעשות ניהול סיכונים מסוים כדי להקל רגולציה ולהפחית, הורדת חסמים. אבל שיהיה איזה רף מסוים, שלא, שבריאות הציבור לא תיפגע. סגן השר משה אבוטבול, בבקשה. כן, תודה רבה. אני רוצה בראשית דבריי להודות לך, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת הרב אוריאל בוסו. הדבר החשוב הזה שאתה בעצם קורא לכל הצדדים, כדי לתכלל את הנושא וליצור סוג של איגום משאבים אנושי בעניין הזה, זה דבר שמאוד מאוד יועיל לכל הצדדים עצמם. אני שמח שאני כבר לפני מספר שבועות, בשיחות אישיות שהיו לי איתך וגם עם שר הפנים והבריאות וגם לשר שלנו איתך. אז העלינו את הנושא הזה. ואני גם בין שלל התפקידים שהשר במשרד החקלאות, אבי דיכטר, הטיל עליי, זה גם הנושא של מניעת הרגולטור, מניעת החסמים של בין המשרדים. הנושא של חסמים בין משרדי הממשלה לפעמים זה רעה חולה, שפשוט עם רבות השנים ומכוח האינרציה הדברים קיימים וגורמים עוול, עוול מאוד גדול. גם אם זה בתיק שלנו, למשל בתיק החקלאות, לאותם חקלאים שצריכים גם לקבל אישור מהבריאות, גם אישור ממשרד החקלאות ועוד כהנה וכהנה של כפילויות שחייבים לפתור אותם. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו למשל לגבי הסוגיה הזאת, שגם "העמסתי עליך" חומרים רבים, גם חומרי מקצוע, באותם דיונים שקיימנו אל תוך הלילה. ציינתי לך שלפעמים הכאב הוא מאוד מאוד גדול, כי לפעמים אנחנו קצת מנסים להיות יותר, אומרים צדקנות, "פרונקייט", כן? יותר מידי, להיות יותר מידי, יותר אפילו מאירופה או ממקומות אחרים, להחמיר על עצמנו. וזה דבר שהוא באמת לא ראוי ולא טוב. כי אנחנו גם ככה החקלאים יש להם את הקשיים שלהם, הבעיות במדינה קיימות. ולבוא להטיל עליהם דברים או משימות או חסמים מהסוג הזה, שגם באירופה לא קיימים, כפי שהוכחנו את זה ונוכל תמיד להוכיח את זה - אז זה בעצם גורם באמת לקשיים עוד יותר, קשיים אל תוך הקשיים. לכן אני מאוד מאוד שמח שגם השר נפגש איתך באופן אישי, אדוני יושב ראש הוועדה, וגם היו לכם שיחות מקדימות. וגם עם ידידי, המנכ"ל היקר של משרד הבריאות,

שבעצם אנחנו כולנו חדורי דבר אחד: להסיר כל מיני דברים שגרמו לצער, גם לחקלאים, גם לכל ההתפתחות, הדינמיקה שרוצים כן לפתח את עולם החקלאות, לפתח את עולם הבריאות, הכל טוב ויפה. ואני רוצה רק, כמובן אתה תשמע יותר מאנשי המקצוע את הפרטים, תרדו לעומקים שתחליטו אתם. אבל דבר אחד בטוח, ופניתי גם כן לידידי מנכ"ל משרד הבריאות וחשוב לי שיושב ראש הוועדה יידע מהנושא הזה. הדברים זה לא כאן תם ולא נשלם, ישנם מספר סוגיות לא קטנות שאנחנו במשרד הבריאות בעצם מבקשים מאותם חקלאים או אותם אנשים דברים דומים, או דברים כפולים. זה חוזר על עצמו ולדעתי זה עוול שנעשה לאותם אנשים. לכן ביקשתי ממנו, וזה גם כן, כמובן שהעליתי את זה בישיבת השר אצלנו, יחד עם מנכ"ל המשרד שלנו אורן לביא, שאנחנו רוצים לקיים מפגשים, לא קשור לתקופת התקציב. מה שקורה, בתקופת התקציב כולם פתאום ממהרים להתכנס ולדבר. אני לא רוצה את זה רק בגלל התקציב. אני רוצה את זה לאורך כל השנה. לשבת על ממשקים יחד, לראות איפה יש לנו דברים מיותרים. בואו נעשה את זה יפה. בואו נועיל לעם ישראל, בואו נועיל לאותם אנשים. אין סתם עניין לתזז את אותם אנשים שמקבלים שירות עם כל מיני כפל של מסמכים. אני יודע שיש לנו מספר דוגמאות, אולי לפחות כ-10 כאלה, מכל מיני מחלקות. ואתן לך דוגמה יושב ראש יקר, הנושא הזה של וטרינריה. נושא של שחיטה, שזה גם נושא שגם קרוב לליבך, מטבע הדברים. דורשים כל מיני דברים ובקשות מאוד מאוד מכופלות לאלה שמפעילים משחטות בארץ ובחו"ל. גם אנחנו, גם משרד הבריאות. למה כל זה?

מצידי שזה יהיה משרד הבריאות, קבלו את זה. אבל לא צריך את הכפילות הזאת. או תנו לנו להוביל, תלוי לפי הדברים. ואת זה נוכל לעשות, אדוני המנכ"ל, רק בישיבות צוות משותפות של אנשי המקצוע. כי בסופו של דבר, אנחנו מחויבים לציבור, לתת להם שירות. אני רוצה להודות לך, אדוני יושב הראש, אתה באמת מבין את העוצמה. אבל דבר אחד ברור, שאנחנו באמת באים רק מתוך מקום טוב של שיתופי פעולה הדדיים. אם אנחנו צודקים ובאמת זו דרישה מיותרת וזה, אנא בואו נעשה את זה פה אחד. ואם אנחנו לא צודקים, שכנעו אותנו. תודה רבה.

מנכ"ל משרד הבריאות,

אם אתה רוצה לומר מספר משפטי פתיחה. משה בר סימן טוב, בבקשה. אני אולי גם אציג את הכיוון של ההסכמות שהגענו אליהם עם משרד החקלאות. נתחיל מזה, באמת, מה שנאמר קודם על ידי סגן השר. שאנחנו צריכים להשלים את העבודה של תיאום הפעילות של משרד הבריאות ומשרד החקלאות. המצב היום הוא רחוק מלהיות אופטימלי. אני חושב שהוא בסוף פוגע גם בעוסקים במזון, בתחומים המשותפים. וגם יתכן שגם בבריאות הציבור. בסוף אנחנו לא עושים את הדבר הנכון, לא כך ולא כך. וזה נובע מזה שאנחנו לא מחלקים בצורה נכונה את האחריות בינינו. ויש פה דרך שאנחנו צריכים ללכת. השיחות שהתקיימו בתקופה האחרונה, שגם אתה היית נוכח בהם, יו"ר הוועדה, ועל כך גם התודה שלנו, מאפשרות להיות אופטימיים בנושא. יש רצון באמת של כל הצדדים, אני מקווה, באמת להגיע בסוף לאיזה שהוא מתווה שיחלק את העבודה בין הצדדים, מבלי לפגוע באיכות התקינה שאותה אנחנו רוצים להבטיח לתושבי מדינת ישראל. ואנחנו רואים פה לאורך כל הדרך, אנחנו פנינו לאירופה. ואני אצטט את שר החקלאות שאמר אמירה מאוד מאוד חשובה, אולי טריוויאלית, אבל לא מובנת מאליה, שיש אירופה אחת. לא שתי "אירופות", לא שתי יבשות. ואנחנו צריכים לראות באמת שאנחנו מתיישרים עם הסטנדרט האירופי באופן מלא ולא לברור מתוך זה את מה שנוח. מכיוון שבסוף יש לוח זמנים דוחק, אז סיכמנו שאנחנו נמשיך את העבודה. ומה שנמצא בחוק עכשיו אנחנו לא נתייחס בסעיף 5 לעניין של המזהמים הביולוגיים. נשאיר את העבודה הזאת בחוץ, מחוץ לתכולת הוועדה, כמובן בהסכמה שלך, יושב הראש ושל הוועדה. כל העניין של המזהמים הביולוגיים אנחנו נדחה את הדיון, נשאיר את המצב כמו שהוא עכשיו. זה אומר שהקנסות המנהליים לא יחולו לעניין הזה. הצוות המקצועי והלשכה המשפטית שלנו יוכלו להסדיר את זה בצורה יותר נכונה. ואנחנו נמשיך את העבודה בינינו, בין המשרדים, ונביא אותה אליכם אחר כך. באמת יש את כל סנכרון העבודה. אבל אם הורדתם את זה, אז אין הסכמות, אם זה ככה.

הם מבחינתם רצו כרגע לבוא ולאשר את זה, כשאין הסכמות. ההסכמה היא לשמור את הסטטוס קוו. כי זה הנושא הכי חשוב. ההסכמה היא לשמור את הסטטוס קוו שיש היום. לא לקבוע רף מסוים של סלמונלה. מה הסטטוס קוו נכון להיום? מה שקיים. סטטוס קוו יסבירו הצוותים המקצועיים. מה שהיה הוא מה שהיה עד היום. תכף יפרטו. תכף הם יפרטו. אגב, גם כשאומרים 'להוציא', כבוד המנכ"ל, וזה אני, בנושאים אחרים אתם יודעים שאני, גם כשמדברים על תקנות של נושאים פרה רפואיים. כשאנחנו מדברים, אני יודע שיש נוהל כזה במשרדים, כיוון שזה ידחה ידחה, ועוד כמה זמן לבוא. יש כאלה שיש להם אינטרס, וזה בסדר. שזה יידחה. יכול להיות אפילו גם כן, אנחנו רוצים באמת לקבוע לוחות זמנים. כשאומרים נדחה, 3 חודשים,

מגיעים להסכמות. מה שתגיד. נכון שאנחנו מבינים שבלוח זמנים של הסדרים זה יותר קשה. כל לוח זמנים שתקבע. בוודאי שמבחינתכם ודאי כמה שיותר. אני רוצה גם אבל להצטרף באמת לתודה לעו"ד נעה בן שבת. שבאמת, בוא נגיד אחרי שהיא תסיים איתנו אפשר לשלוח אותה לפתור סכסוכים יותר קשים במדינת ישראל. אולי את מד"א ואיחוד הצלה, מי יודע? אבל לאט לאט. דבר ראשון אנחנו נפתור את זה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לנוע קדימה. חשוב, צריך להזכיר שהחוק הזה הוא התשתית לאכיפה לכל תחום המזון במדינת ישראל. וחשוב מאוד שתהיה אכיפה, אחרת באמת אין אפשרות להבטיח את בריאות הציבור. ואנחנו רוצים לבוא פה באמת לאכיפה מודרנית, שהיא מבוססת על קנסות מנהליים. וזהו, תודה על המעורבות שלכם. נקודה נוספת שהוא נגע בזה ואתה פחות כרגע. אמרת מבחינת להוציא או לא להוציא. ואני גם כן רוצה לומר לך משהו, סגן השר. יש מושג,

ודאי נכון לעכשיו, זה סוג של חתונה קתולית.

נרצה או לא נרצה, משרד הבריאות צריך את משרד החקלאות ומשרד החקלאות את משרד הבריאות. אמרנו שאנחנו בהורות משותפת. אנחנו רוצים חתונה יהודית. בחלק הזה, נכון מה שאמרת, שצריך לקבוע בסוף, אני מאמין שיש 'סוג של', אבל צריך לקבוע צוות משותף לאורך כל השנה, שלא מחכה לבעיות ויושבים. אלא איך אומרים? כמו שיש למנכ"ל פ"א או פ"ע, איך שכל אחד מתרגם את זה עם השר,

זה צריך להיות פגישה חודשית, שמעלים את כל הנושאים, שרואים שיש ממשק, בשביל שזה לא יתנגש בסוף ביבואן, במשווק, בצרכן או ביצרן. כי יש כאן באמת כפל רגולציות בדברים מסוימים. ולכן אני הבנתי שגם סעיף 190? לא, סעיף 190 יישאר כמו שהוא. אנחנו לא ניגע עכשיו בסעיף 190. אוקיי,

סעיף 190 כבר מסדיר עקרונות. לא, בסעיף 105 לעניין מזהמים ביולוגיים. סעיף 5, תכף אולי אני אתן, את רוצה אולי את תסבירי מה המשמעות?

תכף נשמע מעו"ד נעה בן שבת מה המשמעות אם כרגע סעיף 5 לא יהיה בליבת הדיון מבחינת החקיקה. ומה לגבי הנושא השני. שאר הדברים אנחנו פחות או יותר הגענו להסכמה. עו"ד נעה בן שבת, בבקשה. רק אשמח רק במילה,

אם אפשר יותר רגע מלמעלה.

פה, גל ברנס, אגף תקציבים.

תמיד אתם יושבים אחרי המחשב. זה המקום האחרון שנשאר בחדר. אני רוצה רגע להתייחס יותר מלמעלה לעניין הצעת החוק עצמה. יש פה הצעת חוק שהיא מאוד חשובה. היא קריטית, כמו שאמר יו"ר הוועדה בתחילת, בפתח דבריו, בהיבטי יוקר המחייה ובהיבטי יכולת משרד הבריאות ליישם את הרפורמה בייבוא. הנושא העיקרי שעלה פה בפתח הדברים בדיון הראשון זה עלה נושא הליסטריה והסלמונלה, שזה סעיף 5 המדובר. תכף נעה תסביר.

כן, מזהמים ביולוגיים. להבנתי יגיעו פה לפתרונות וזה נראה לי הנושא בליבת הדברים. ולבקשתך לזה שהדברים ימשיכו להיות מלובנים גם בהמשך, אז באמת הקימה הממשלה, בהחלטת ממשלה, ועדה יחד עם משרד הבריאות ויחד עם משרד החקלאות, האוצר ורשות הרגולציה, שמטרתה לעשות בדיוק את הדברים האלה. זה גם היה ההסכמות בממשלה. שכל הדברים שלא יצליחו ללבן בזמן הקצר של חוק ההסדרים הצוות הזה יתכנס ויביא המלצות במטרה בדיוק לפתור את אותן מחלוקות שיישארו, שהן כרגע לא בליבת החוק. ואני חושב שהמסר העיקרי מבחינתנו שהחוק הזה הוא חשוב לנו מאוד שהוא יעבור. יש בו הרבה הרבה רבדים מעבר לנושא של המחלוקת, שלהבנתנו העיקר בו נפתר. וזה מבחינתנו עיקרי הדברים. אוקיי, תודה. עו"ד נעה בן שבת, בבקשה. אולי נתחיל עם שני הדברים שצוינו כאן. מדובר פה על סעיף 190. זה סעיף שלא תוקן בהצעת החוק.

אבל הבנו שהיו סיכומים בין המשרדים. דיברו, אנחנו הבנו אותם בצורה אחרת. אחרי זה התברר שמה שהפריע למשרד החקלאות הוא לגבי 4 חקיקות משנה, או אפילו לא כל כל חקיקת משנה. תקן ישראלי ועוד 3 חקיקות משנה. סך הכל אני חושבת שזה דברים שהם גם בסמכות השר, חלק מהם. תקן ישראלי הוא לא בסמכות השר. אז זה דברים שנראים לי שהם באמת ניתנים לפתרון, אבל גם לא היו בהצעת החוק.

סעיף 5, כשאומרים סעיף 5 זה נשמע מכלול גדול. אבל נזכיר שבתוך סעיף 5 יש לנו כמה הוראות.

יש החלפה של הגדרות, של מזהם ביולוגי, מזהם כימי - זה הגדרה אחת.

סעיף 5 שהיום הוא קובע איסור, יש לנו היום בסעיף 5 בפסקה (3) או פסקה (4), אחת מהן יש לגביה עיצומים כספיים ולגבי האחרת לא. אחת מהן עוסקת, זאת שלגביה אין עיצומים כספיים זה נוגעת למחולל מחלה. ושם יש הגדרה של גורם רעיל או מזיק, כשהוא מדבר על מזהמים כימיים,

שאריות חומרי הדברה, מזהם אחר שבעיקר זה שאריות חומרי הדברה, שמפורטים באחת התוספות. יש שם את התוספת הראשונה. יש שם שלושה חלקים. ואם אני מבינה נכון, מדובר כרגע שלא יכללו את התוספת של המזהמים הביולוגיים, למרות שהיא תוספת יותר רחבה. לא מדובר שם רק על הסלמונלה ועל הליסטריה, אלא על עוד גורמים, עוד מחוללי מחלה ביולוגיים. והיא בכלל לא תכלול פירוט, כך אני מבינה את זה. עלה במהלך הדברים בשעה האחרונה, עלתה איזה שהיא הערה של משרד החקלאות לגבי איזה גורם כימי, שגם להם הם מתנגדים. אני חושבת שאם אנחנו כל פעם מעלים את הדברים, אנחנו מדברים על תוספת, היא נתונה לאישור, שינוי של השר. אני חושבת שבגלל זה לא להכניס את הפירוט של החומרים הכימיים והוסבר לנו, והוסבר כבר בדיון פה, שאותה תוספת מותאמת לחקיקה האירופית ואפילו מה שאנחנו קיבלנו בנוסח שלנו כבר יש עדכונים שנעשו בעקבות עדכונים אחרים שהגיעו לרשימות החומרים הכימיים - אני חושבת שזה יהיה אובדן גדול לא להכניס את הרשימות האלה של המזהמים רק בגלל איזה שהיא מחלוקת לגבי איזה שהוא חומר מסוים. כשאת אומרת 'אובדן גדול', למה את מתכוונת? מבחינת בריאות הציבור. אם אנחנו רוצים להגיע לחקיקה עדכנית, אם זאת המטרה, חקיקה עדכנית. ולהגיע למצב שבו יש אכיפה. הרי כל התיקון הזה או עיקרו של התיקון הזה הוא במתן האפשרות לאכיפה על ההוראות האלה. הוראות שנקבעו ב-2015 וההוראות האירופיות שנקבעו ב-2021, שזה משהו אחר, זה לא נוגע למוצרים של החקלאות. אבל בשני הדברים האלה אין עדיין מערכת עיצומים כספיים שעובדת. והפגיעה בסופו של דבר,

אז הפגיעה יכולה להיות פגיעה בבריאות הציבור. ואני רוצה להגיד, אנחנו כייעוץ משפטי, אנחנו הערנו על כך, כבר ב-2015 וגם במיוחד ב-2021 כשההוראות הגיעו בלי עיצומים כספיים. אנחנו חשבנו שזו תקלה להעביר כזו חקיקה בלי עיצומים כספיים. אז אני חושבת שצריך כאן לחתור כמה שיותר שהדברים שברור שהם אסורים, שהם יהיו, הם כן יכללו, הם כן יהיו מעודכנים. ושאר הדברים שצריכים תיאום בין המשרדים אני חושבת, יכול להיות שגם הוועדה יכולה לסייע, לקיים אחת לכמה זמן דיון המשך ולנסות לראות איפה הדברים עומדים ולנסות ליישב, באמת לצמצם את המחלוקות. אבל אני חושבת שללכת, להרחיב עוד יותר, זו תהיה תקלה מבחינת האפשרות לאכוף את ההוראות. בוא נגיד אנחנו הולכים גם במזהמים הביולוגיים אנחנו הולכים לפי אירופה. אבל מכיוון שיש לנו מחלוקת בנוגע לשיטות עבודה ודברים מהסוג הזה, אמרנו שנשאיר את זה למועד מאוחר יותר. אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא מסכימים לוותר על הדבר הזה. אנחנו לפי הסטנדרט האירופי באופן מלא.

לעם ישראל מגיע שיהיה אפשר לאכוף את הדבר הזה.

אדוני, אם אפשר להתייחס, משרד החקלאות.

עו"ד חגית איגרמן, מחלקה משפטית, משרד החקלאות. אני אגיד,

שסעיף 5 חל רק על חומרים גולמיים מן החי. רק על מוצרים כאלה. כי כל השאר יש את ההוראות המאומצות.

זה לא שיש פה עוד מזון אחר שאנחנו מדברים, אלא רק באמת המזון שבאחריות משרד החקלאות. ההבנות שלנו, מה שאנחנו הבנו שההסכמות היו זה שסעיף 5 יישאר as is כולו וסעיף 190 לא יתוקן גם כן. עכשיו אומרים שלא, שרק חלק מסוים מסעיף 5 לא יתוקן. אני אזכיר גם שאנחנו צמצמנו את הבקשות שלנו לגבי סעיף 190 לגבי בשר טחון מאוד מאוד ספציפי. לא, 190 אל תדברי כרגע. כרגע אנחנו מדברים על זה. בואי, בואי נצמצם. זה תוספת שנוספה אחר כך. כרגע בואי תתמקדי לי בסעיף 5 שעליו אנחנו מדברים. שכרגע אומר מנכ"ל המשרד שמבחינתם זה באמת צעד מאוד מאוד גדול קדימה כרגע להפריד את זה. איפה כרגע, ברגע שאנחנו לא דנים על זה כרגע או מאשרים, משאירים את המצב as is בנושאים של החומרים מזהמים ביולוגיים. זה בסדר? אני אומרת, אנחנו הבנו שאת כל הסעיף לא מתקנים. תסבירי למה זה חשוב. אם תוכלי להסביר למה חשוב לך מעבר לביולוגיים? יש לך מיקרופון, תסבירי למה זה כל כך חשוב, שיבינו. ברשותך, את או גב' אפרת היועצת המשפטית. מישהו כן צריך להסביר את הדברים. היו"ר צריך לשמוע. שמי ד"ר ריבה בן עזרא, רופאה וטרינרית ראשית במשרד החקלאות. אני רוצה להסביר את השוני ממה שהיה היום. היום בחקיקה יש רשימה של מזהמים כימיים. אנחנו מבינים את זה. והיום כתוב שעוסק במזון לא ימכר ולא ישווק וכל מיני דברים כאלה. היום השינוי בסעיף 5 שזה הרשימה הזאת, מעבר למזהמים כימיים והמזהמים הביולוגיים, חל גם טור ג'.

אז ברגע שזה המזון הוא כללי, משרד הבריאות דוגם את המוצרים שלהם וזה בסדר גמור. אבל ברגע שנכנסים לעניין של מזון גולמי, אנחנו חולקים. כי באירופה כך זה לא עובד. באירופה דוגמים קרוב לשחיטה, במשק, ולא בשיווק. את המזהמים הכימיים. וברגע שמשרד הבריאות עכשיו בסעיף 5 הכללי ולא בתוספת, כותבים שזה חל על טור ג', יש לנו בעיה. כי זה לא יכול להיות שעכשיו, כי עכשיו זה שונה. אז אנחנו רוצים לחרוג את טור ג' משתי הרשימות האלה: מזהמים ביולוגיים וכימיים. זה הבקשה שלנו. וזה מה שאנחנו הבנו שזה סוכם בין המשרדים. את מבקשת גם שאריות חומרי הדברה? רק שנבין את המצב? גם המזהמים הנוספים - - - במוצרים החקלאיים? שזה חל על טור ג',

כי זה לא נכון. כי זה לא המקום וזה לא ככה באירופה איך שעושים את זה. אז תסבירו. אם אפשר רק שאלה בהיבט הזה. היה הרי דיון ביום רביעי יחד עם נעה ונכתב נוסח שהפער היחידי בו היה פער של ביצים וביקשו התייחסות משרד הבריאות. משרד הבריאות אמר שהוא מוותר גם על הפער הזה. אנחנו מוותרים ומוותרים ומוותרים. והוא נקרא והוסכם. ואי אפשר, כל פעם אנחנו מוותרים.

רגע. ושוב זה לא מספיק. היה נוסח ומשרד החקלאות אמר שהוא מסכים לו, למעט הערה אחת שביקשו משרד הבריאות לתקן. משרד הבריאות אמר אני מוכן לתקן. המטרה נעה כל הזמן, המטרה השתנתה.

היה באותו חדר. שנייה, ד"ר ריבה, סיימת? סיימתם? אוקיי. משרד הבריאות. שרון גוטמן מהלשכה המשפטית. קודם כל, המצב המשפטי היום שסעיף 5 חל גם על המזון הגולמי, מ-2015. מבלי לתקן שום דבר. אם אני משאיר את זה ככה. מבלי שנתקן אותו, הוא חל גם על המזון הגולמי. הוא חל על מזון באשר הוא מזון. והמצב הוא שיש היום עיצום כספי על הרשימה הקיימת בו, שמונה גם סוגי מזהמים כימיים וגם שאריות חומרי הדברה. אז זה המצב המשפטי היום. זה אין פה מה להתווכח. זה כתוב וגם אמרה היועצת המשפטית של הוועדה. מה שאנחנו עשינו בסעיף 5 זה היה בדיון, בדיון שעבר, בחוק התוכנית הכלכלית הקודם. מאחר ואימצנו הוראות, היה צריך להבהיר שסעיף 5 נותר רק על מה שלא אומץ. בגלל שאתם ביקשתם להחריג לפני שנה וחצי את המזון הגולמי זה מה שנשאר שהוא חל עליו. ולא שינינו את המצב המשפטי. זה המצב המשפטי הקיים. אנחנו לא חולקים על המשפטי. אנחנו חולקים על העניין של המקצועית. בסדר, אבל המקצועי נשאר באותו דבר. בוא נאמר שהבקשה של משרד החקלאות היא לשנות את הסטטוס קוו. אנחנו לא רוצים לשפר אותו, שהם לא ירעו אותו. אני חייב לומר, גם בסוף, באמת, אנחנו עושים פה משהו שהוא לא טוב לבריאות הציבור. אני חושב שהוא לא טוב גם לעוסקים במזון. כי בסוף העוסקים במזון צריכים ודאות וצריכים לדעת שאנחנו מיושרים לפי הסטנדרט של אירופה. אבל בהנחה באמת שהכוונות הטובות של כולנו יובילו אותנו לסיים מהם את העניין של המזהמים הביולוגיים,

אבל עכשיו לשנות את הסיפור של המזהמים הכימיים, מבחינתנו ממש לא. מה שקיים לפני שאנחנו מאשרים את החוק, יהיה מה שקיים אחרי שאנחנו מאשרים את החוק. אנחנו לא מחריגים עוד דברים מהעניין שם.

וזה לא פתוח גם מצדכם לאותם שולחנות, דיונים שאנחנו? אפשר לדון על הכל. אפשר לדון על הכל. או לשכנע או להשתכנע. אנחנו לא, השכל לא נמצא רק אצלנו. ההנחיה של ממשלת ישראל, תפיסת המדיניות של ממשלת ישראל היא אירופה.

אנחנו רוצים ליישר קו עם אירופה. מבחינתנו זה הדבר החשוב לעשות. גם זה,

אי אפשר, אני גם אומר לכם, אי אפשר לקיים שתי מערכות רגולציה. בסוף אירופה זה לא איזה משהו שנמצא שם, זה לא עשרת הדיברות. הם משנים את זה, כל שנה יש יותר משינוי אחד. בחצי שנה יש שישה שינויים. בששת החודשים האחרונים היו שישה שינויים. זה אומר שינוי כל חודש. רק לתחזק מערכת רגולטורית שמיישרת קו עם אירופה זה עבודה מאוד מאוד קשה.

באירופה לא ככה, הרופאה אומרת שאתם מחמירים מאירופה. לא נכון, לא נכון. אבל היא עכשיו מבקשת לשנות, היא מבקשת לשנות את הסטטוס קוו.

אני יכול להתייחס, יושב הראש? כן. ד"ר דולב, סגן מנהל שירותים וטרינריים. מצטער להגיד שבצד אחד אומרים אירופה אירופה אירופה, ומה שקורה פה הוא החגיגה שהולכים להעביר - זה ממש לא אירופה. למשל הנושא של אכיפה. אם אנחנו מדברים על מזהמים כימיים במוצרים גולמיים, אנחנו יש לנו חקיקה מ-2000. בודקים כל המוצרים יותר מ-20,000 בדיקות בשנה,

מה שמשרד הבריאות רוצים לעשות עכשיו זה לעשות בדיקה על הבדיקה. כשאנחנו מדברים על סלמונלה 0, כמו שהיה, שרוצים לחרוג. אומרים אירופה אירופה ומגיע לישראל.

מגיע לכל העולם. אבל העולם לא שם. אין 0 סלמונלה. כולם מבינים את זה. ואיפה בודקים? לא בסופר. בודקים במשק, בודקים במשחתות ומטפלים בזה שם. אותו דבר במזהמים הכימיים ואותו דבר במזהמים הביולוגיים. מכיוון שכשהמוצר כבר מגיע לסופר אין כבר הרבה מה לעשות. ביצים בודקים פעם ב-15 שבועות. אי אפשר לבדוק כל ביצה בכל משק. מסכים שמצב הביצים במדינת ישראל, מצב הביצים במדינת ישראל הוא רחוק מלהיות טוב. לא נכון. למה, למה?

למה זה ככה? מאיפה הבאת? מאיפה הנתונים? אם אתה נותן נתונים, בוא ניתן - - - ממה לא נכון. יסיים, יסיים משרד החקלאות. איך בודקים סלמונלה? למה, אתה בודק את זה בתוך הביצה כמו שבודקים בביצה?

אתה עובר עם מטוש, לוקח לי מאבק אם איזה עכבר השתין בצד אתה אומר יש סלמונלה? איך אתה בודק סלמונלה בביצים? מוטי, מזכיר ארגון, איך בודקים? אני טעיתי במה שאמרתי?

במטושים. במטושים שלוקחים אבק. למה מה, אתה בדקת את הביצה בכלל? בדקת אם הביצה יש בה סלמונלה? סליחה, אני רק אענה לך. לא, לא, אני רוצה שתקשיבו ליצרנים. אני רוצה שתקשיבו לאנשים שעוסקים בזה ביום יום. עם כל הכבוד למשרד הבריאות, הרי יש פה עניין. אני שומעת. אני מגיעה טאבולה ראסה, אבל אני שומעת שזה עוד הגבלה ועוד חסם ועוד חסם. זו ממשלה שנבחרה על כך שהיא תוריד ותשמור על בריאותם של הציבור. אבל לא צריך להגזים. באמת, שלא צריך להגזים. תנסו למצוא את הקו שיכול, זה נהנה וזה לא חסר. ויש פה מקרה, והוא צודק. אחד היצרנים, הוא צודק.

דבאח מוכר, למשל, אוקיי? מוכר בשר. הוא אורז, מסדר, מביאים את זה לסופר. בסופר יש בעיה. הוא צריך לשלם עבור כל מה שקרה בדבאח? תבדקו אצל דבאח. מה אתם בודקים אצלו שהוא האורז? ושולח את זה? תקשיב, זה פשוט לא נורמלי. אנחנו במקום להתקדם אנחנו נסוגים אחורה. אז עם כל הכבוד לאירופה, אמרת את זה יפה. אמרת את זה מצוין. וזו מטרת העבודה שלנו. עם כל הכבוד לכל הפקידות.

עם כל הכבוד לכל הפקידות שמגיעה לכאן, זה בדיוק הנקודה שאנחנו נמצאים בה.

מה שהם רוצים לעשות. לא יהיה ייצור מקומי, אנחנו נגמור את הייצור המקומי. לא יהיה ייצור מקומי. שתבינו, לא יהיה ייצור מקומי, לא מקומות עבודה. אתם תחסלו אותם. אתה יודע מה אנחנו רוצים? זה לא רק ביצים בייצור רק ישראלי, זה גם בביצים מייבוא. אי אפשר, איך הם יכולים לאכוף את זה בחו"ל? מה שהם רוצים נאכף בחו"ל. היה פה בחור ממשרד החוץ, שדיבר פעם שעברה. הוא אמר שהכל בסדר. הוא אמר שזה לא בסדר. איך את יכולה לאכוף שיעשו את הבדיקות האלה באיזה בית מטבחיים או מפעל מזון בחו"ל? אני מבקש שידברו בכבוד לאנשים שעושים את העבודה שלהם. ודאי, ואני אמרתי את זה. שומרים על בריאות הציבור ויודעים לעשות ניהול סיכונים. משה, אנחנו מדברים אליהם בשיא הכבוד. רק שאני רוצה להגיד לך משהו. תקשיב, אני נתקלת בזה ביום יום, והאמן לי,

אני לא יומיים חברת כנסת, זו קדנציה חמישית שלי. וגם יש לי ניסיון במשרדים ממשלתיים. אתם לא חייבים להיות אלה שעושים עוד חסם ועוד חסם ועוד חסם.

צריך למצוא את הפתרון. זה האשמות שווא.

אז אני אסביר לך משהו. התחושה בציבור וגם שלנו כחברי כנסת, שמשרד הבריאות, עם העוצמות הרבות שהוא יכול לסגור או לפתוח או לנעול או למחוק - משתמש בזה לפעמים גם באופן מוגזם. לכן אנחנו הגענו לכאן. אני עזבתי הכל.

אז אני מציעה - - - אני מציע לכם לבדוק את העובדות.

אבל אני חושבת שגם צריך לקחת בחשבון שאנשי המקצוע במשרד החקלאות לא באים לפגוע. הם באמת לא באים לפגוע, אני חושבת שהם באים לסייע. אז תקשיבו להם.

את יודעת שחלק מהנוכחות כאן שהן היו במשרד הבריאות הן היו גם במשרד החקלאות. הם מכירים.

כשעובדים למשרד אחר? וההיפך. וכן ההיפך. כשעוברים למשרד אחר משתנים? לא. לא. הם מתייחסים לרופאים במשרד החקלאות - - - אני מתכוון להגיד שאף אחד מהפקידים לא נמצא כאן חלילה או להכביד או הכל. אבל כל אחד בראייה המקצועית שהוא נמצא. ולכן אנחנו נמצאים, אנחנו מצמצמים. אדוני יושב הראש, אני לא אמורה לשרת את המשרדים הממשלתיים, אני אמורה לשרת את הציבור. אני נבחרת ציבור.

ולכן אני חושבת שאנחנו פה כדי לסייע. אני אשמח מאוד. ואני יודעת שאתה מסוגל לעשות את זה. ואני יודעת שאתה יודע לעשות את זה. למצוא פתרונות שזה נהנה וזה לא חסר. אז אנחנו מצמצמים.

לא, אנחנו מצמצמים.

חלק מהדברים, מה שהוא אמר ומה שמסבירים, חלק מהדברים שכרגע קיימים ואתה רוצה להוריד אותם במסגרת חוק ההסדרים זה לא.

יכול להיות שבמסגרת ההידברות יש עוד דברים שיצטמצמו ברגולציה. במסגרת ההידברות אפשר לדבר על הכל. חברים, אני חודש וחצי בהידברות. אין תנאים מוקדמים. בגלל זה אנחנו מאשרים בניגוד. אין תנאים מוקדמים. קטי, זה לא יהיה בבית הנשיא ההידברות הזאת. שם משהו אחר.

הרי מבחינת משרד הבריאות זה לא היה כרגע לא לאשר את זה או משהו.

לכן אני רוצה לב פתוח ונפש חפצה. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה. אם אנחנו כרגע לא נאשר זה לא דבר שמוציא משרד הבריאות. אדוני יושב הראש, אני אשמח להגיב, אם אפשר.

ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש חטיבת בריאות הציבור. זוכרים אותך רק לטובה.

אני חייבת להגיד שהמהלך שעשה משרד הבריאות לפני שנה וחצי מטרתו הייתה להקל ולהפחית רגולציה ולשחרר. וזה היה המטרה של לעבור לאירופה. לפני שנה וחצי משרד החקלאות אמר את החלקים של הבשר הגולמי אל תעשו בזה שינויים, תשאירו את זה כמו קודם. ואנחנו נמצאים פה בלופים על לופים על לופים, של לנסות להסדיר את ההחרגה שהייתה לפני שנה וחצי. אם הכל היה עובר אירופה, לא היה שום, שום עודף נטל רגולטורי. כל המהלך של משרד הבריאות שהיה מהלך מוביל, פשוט מוביל ותקדימי במשרד. שעכשיו כל המדינה הולכת אחריו, כל הממשלה, לאמץ אירופה. ולהקל מול הצרכן ולהפחית את הרגולציה. אבל אנחנו נמצאים במצב שיש פה אזור שנמצא בעצם בתפר בין שני משרדים וקיבלנו את מה שמשרד החקלאות אמר לפני שנה וחצי והחרגנו את המוצרים האלה. אבל לא יכול להיות שבסוף אנחנו עוד נואשם בזה שאנחנו מעלים את הנטל הרגולטורי.

תבדקו את נושא תהליך הבדיקה. לא אמר את זה סתם חבר הכנסת גואטה,

הבדיקה למשל את יודעת, עם המטפים. איך אמרתם את זה? מטושים, מטושים. מטושים. עוד פעם חזרנו למטושים. אנחנו לא בודקים.

זה בדיקה של משרד החקלאות. באזורים של המשחתות ושל הלולים עושה משרד החקלאות. באזורים של השווקים זה אחריות של משרד הבריאות לוודא שהאוכל שמגיע אלייך לצלחת ולכל אזרח אחר הוא לא מזוהם. איך אתם בודקים במפעלי המזון?

אני רוצה לדעת.

איך בודקים בביצים במכוני מיון של הביצים. זה לא אנחנו, זה משרד החקלאות. אני רק אשמח להשלים. בסופו של דבר. הבנתם איפה הבעיה? בסופו של דבר היה פה מהלך להקל על הרגולציה, להפחית את העומס, להפחית את יוקר המחיה שעשה משרד הבריאות לפני שנה וחצי. ועכשיו אנחנו מנסים ליישר בין משרד החקלאות למשרד הבריאות את הדבר הזה. וגם שר החקלאות בעצמו בישיבה שהייתה אמר בסוף אם משרד החקלאות עושה אירופה, אין שתי אירופות, יש אירופה אחת. בואו נתיישר כולנו לאירופה. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בתהליכים של דיונים איתם. מה שאנחנו אומרים כרגע, והמנכ"ל אמר את זה בצורה מאוד ברורה. ביקשו משרד החקלאות לעשות כל מיני שינויים,

לא, אבל שרון, תתייחסי למה שהוא אמר.

בסוף מה שאנחנו אומרים זה בואו נשאיר - - - לא,

אני הצגתי את מה שהוא אמר. תתייחסי למה שהוא אמר לגבי השחיטה אצל דבאח. שוחטים את - - - אנחנו לא בשחיטה.

לא יכולה להתייחס לזה כי אנחנו לא בשחיטה. אני אגיד לך, היא מתכוונת לבשר הגולמי.

לא יכול להיות מצב שאני מפעל יצרני, שמקבל בשר לאחר שהוא עובר בדיקה של משרד החקלאות. אני מעבד אותו ומכין אותו ומשווק אותו ואחרי זה אתם תבדקו לי באיזה סופר איזה מוצר שלי ואני אצטרך לעשות ריקול לסחורה ולהחזיר את הכל. בוודאי שיכול להיות.

כי המוצר עבר שינוי לאורך החיים שלו. יכול להיות שהמוצר היה בסדר. אדוני, אני רק רוצה לבוא. שנינו יודעים שסלמונלה ובקטריה 0. לא,

אתה התפרצת וגם לא יודעים את השם שלך. מי, איך קוראים לו? שנייה, אני רק אשלים. לא, לא, לפני שתשלים. אני רק אגיד שאני לא השלמתי, אז אני אשמח שאני אשלים.

אחרי כל הדיונים שהיו עם משרד החקלאות, שכל הזמן חייבים לומר ביושר, המטרה של משרד החקלאות זזה. אנחנו מסכימים, מסכימים ומשרד החקלאות ממשיך להזיז את המטרה, ולכן לא מצליחים להגיע להסכמה. אנחנו אמרנו בואו נחזיר לסטטוס קוו. לסטטוס קוו ונלך לדיונים בינינו. כמו שהמנכ"ל אמר, הכל פתוח, הכל על השולחן, על הכל אפשר לדבר. אבל כרגע צריך להעביר חוק הסדרים. אז בואו נעשה את המינימום. לא נשנה את סעיף 5, לא נשנה את סעיף 190. מה שצריך כדי להעביר את מה שצריך. ונמשיך לדבר. אז אי אפשר עכשיו להחזיר אחורה ולהגיד רגע, בואו נפתח גם דברים שהם לא בסטטוס קוו. זה בדיוק המוטו שאני רוצה שהוועדה הזאת תוביל. יש עוד בעיות ויש עוד שאלות

ולא הכל כרגע, איך אומרים? גן עדן. אבל יש הבדל בין תוספות שהייתה מטרה שלכאורה בעיני משרד החקלאות או חקלאים נוטה להכביד לבין מה שאנחנו כרגע מניחים בצד.

ודרך אגב, כל הסכמה שתגיע בסוף זה גם יגיע לכאן בסוף לדיון בוועדה ולאישור. עכשיו לגבי שאלתך. כשיש מזהמים ביולוגיים, מזהמים ביולוגיים יכולים ללכת ולהתרבות, הם חיידקים, ללכת ולהתרבות כשעושים עיבודים, כששומרים את הבשר בצורה לא תקינה. יכול להיות שבמפעל קרה משהו. במפעל, בתנאי האחסון. ולכן בהחלט יש היגיון גם לבדוק בשיווק. יש לנו מקרה של זיהום של עובד שמה לעשות? זה חברה שהיה עליה ריקול מאוד מאוד גדול. לא בשר, לא בתחום הבשר, בסדר? העובד הלך לשירותים, לא שטף ידיים כמו

שינה שם משהו באחד מהצינורות, קיבלנו סלמונלה במוצר שצורכים אותו. בסדר, זה מזהמים כימיים, לא ביולוגיים. לא, ביולוגיים. סלמונלה. סלמונלה. הוא הלך לשירותים. לא, מזהמים כימיים, לא ביולוגיים. ומזהמים כימיים לא יורדים. מה שמונע מהמזהמים הביולוגיים זה הטיפול תרמי בבשר. ואני לא ראיתי מישהו שאוכל בשר חי במדינה. אם הוא אוכל בשר חי אז יש לו בעיה כנראה.

אני אקח אותך פה למסעדה ליד.

מוטי שמקה. מוטי שמקה. כל המבורגר מדיום רייר הוא בשר נא. רגע, גם לשם הגילוי הנאות, מה תפקידך?

אני יושב ראש העמותה של מפעלי הבשר הקטנים והבינוניים בארץ.

אחרי שדיברו כרגע, בואו נתמקד.

לא נעלה כרגע את כל החולות ותכף נשמע גם את מר אלקבץ שהוא ממועצת הלול ואת מי, והתאחדות התעשיינים ועוד נקודות. אבל כרגע, ברגע שדיברו על הסעיף זה שהוא בנושאים שהיו בליבת המחלוקת שהם כרגע יזוזו לצד ויחזרו אחר כך בהסכמה. יש איזה משהו שאתם רוצים להעיר כרגע? אני רוצה רק להגיד דבר אחד לשרון.

את זוכרת תקופת הקורונה, היינו פה בבלבלה ענקית. גם אתה משה. ומי שהציל את המדינה זה דווקא החקלאים המקומיים. לולא התוצרת שלהם ולולא היכולת שלהם לבוא ולעזור בימים הקשים ביותר - הכל הרי היה סגור. אני זוכרת שטיפלתי בתבלינים. כל המחסנים שלנו היו מלאים בסחורה ולא ידעו מה לעשות עם זה ואפילו חלק גדול מזה נזרק. אבל בגדול, אם לא היה לנו, אם לא היו לנו חקלאים שהיו שומרים באמת ובתמים ומביאים את התוצרת שלהם בתקופה הזו - אני חושבת רק על זה אני שמתי לעצמי מטרה להילחם עבורם בכל דרך אפשרית ולסייע להם. כי יש להם כל כך הרבה בעיות. כל כך הרבה בעיות. שלאו דווקא קשורות רק למשרד הבריאות. עוד הרבה מאוד בעיות. שאנחנו חייבים לעמוד לרשותם ולסייע להם.

אנחנו עומדים תמיד לרשות האנשים שמייצרים במדינת ישראל והכחול לבן, תמיד עומדים לצידם. אנחנו לא נגד החקלאים. אני חושבת שדווקא המהלך של להחריג את המוצר מן החי שנעשה לפני שנה וחצי עשה את, היה טעות. פשוט היה טעות. אם הכל היה אימוץ אירופה, ברור, מוסדר, שקוף. גם לחקלאים הייתה ודאות. היה ברור באיזה סטנדרטים מודדים אותם. היה הרבה יותר קל. אז כל המהלך הזה לא נועד נגד החקלאים. אנחנו מאוד בעד חקלאות ובכלל ייצור מקומי ומפעלים מקומיים. שנהיה פתוחים. אני רוצה להוסיף רגע, ברשותך. שם לפרוטוקול. פנינה אורן שנידור, מנהלת שירות המזון הארצי. ובוגרת משרד החקלאות. כן, אמרתי את זה. וגילוי נאות, גם בת להורים חקלאים. אבל אני רק באה ואומרת שהדבר, בעצם אנחנו לומדים היום שאירופה בהרבה מקרים היא הרבה יותר טולרנטית מאצלנו. ולכן עצם האימוץ, עם פסילת האימוץ זה בעיה. ודבר נוסף שאנחנו גם באים ואומרים, הסטטוס קוו זה משהו שנכפה עלינו. וגם נתנו, גם לאירופה אפשר להגיע, לא צריך להגיע בבת אחת. ואפשר לעשות את זה במדרג. אבל פה צריך רצון טוב. ואני מקווה שבעזרת הצוות נגיע ונעשה את זה. חברת הכנסת, כן מזרסקי. רציתי לבקש הבהרה. כדי שאבין יותר טוב. אני מבינה שאנחנו מדברים על חקלאים מקומיים, מה שלפני השיווק, לפני הסופרים בודקים, הבדיקה והאכיפה בידי משרד החקלאות ומה שהגיע לשיווק עובר לפיקוח ואכיפה של משרד הבריאות. מה קורה בייבוא? יבוא זה מתחלק, בעצם גם כאן זה דוגמה,

שאני אבוא ואגיד שגם כאן משרד הבריאות בא והבין שיש כפל רגולציה בייבוא של בשר גולמי. ואנחנו מראש ויתרנו על הסמכויות שלנו, על מנת שכל הייבוא של בשר גולמי ייעשה על ידי משרד החקלאות ולא על ידינו. אז אדוני, כבר השר. גם בשר מצונן וארוז. חוץ מדגים, הדגים נשאר במשרד הבריאות. שנייה, רגע, חכה. בסדר, אתה לא צריך לתקן אותי.

דגים היה ונשאר ותמיד יהיה, זה המומחיות של משרד הבריאות. לגבי ייבוא של ביצים, זה בסמכותו של משרד החקלאות והוא מפקח על ייבוא ביצים. ודרך אגב, בייבוא ביצים משרד החקלאות כן בודק. על אף שהתנאי זה לולים שעושים ניטור לסלמונלה. בכניסה לארץ כן בודק סלמונלה בביצים. מה פתאום, זה לא נכון.

יש לכם נוהל. אנחנו לא בודקים ביצים לסלמונלה. יש פה בלבול. לא סתם ביקשתי הבהרה. זה לא נכון.

אבל אולי אנחנו יש לנו בלבול. אז גם את זה נתקן בצוות. אם הנהלים היו מפורסמים אז לא היה לנו בלבול בזה. וכל המוצרים המעובדים, גב', חברת הכנסת, כל המוצרים המעובדים ודגים גולמיים הייבוא בפיקוח של משרד הבריאות. מה נופל בין הכיסאות? כפי שהסברתי, היום שום דבר לא נופל. היום, נכון, נופל בין הכיסאות הבשר הגולמי. אבל אחרי שהתיקון הזה יעבור אז בעצם - - - מה, מה שנאמר קודם,

לא יכול לבוא בטענה לאף אחד. אבל כשעבר החוק במקור, הוא היה צריך לעבור עם עוד שני דברים שנקבו פה. אחד זה באמת להחיל את ההוראות המחייבות של אירופה על כל שרשרת הייצור, מהגולמי ועד הצלחת. והדבר השני זה אכיפה. להחריג את הליסטריה והסלמונלה מאירופה. לא משנה. כמו אירופה לעשות את הכל. גם לגולמי וגם למוגמר ומעובד ומוגמר. והדבר השני, זה שהיה צריך עוד באותו מועד לקבוע את הוראות האכיפה המינהלית. לא יכול להיות שאנחנו שנה וחצי כבר פועלים בלי אכיפה מינהלית. אז מי קובע את נהלי האכיפה המינהלית? עכשיו אתם, פה. זה החוק שפה. זה החוק שפה. גם באירופה, אנחנו לא רוצים ללכת לעבירות פליליות כלפי אנשים. אלא כמו שמקובל,

כל מדינה מתוקנת מודרנית. כללי אכיפה הם באמצעות קנסות מינהליים. סליחה, אני רוצה רק להבהיר שני דברים נוספים: הייבוא והייצור המקומי של בשר ושל דגים ושל ביצים ושל חלב גולמי, עליהם חלות אותן הוראות כמו על הייצור המקומי. זאת אומרת, זה לא שהסטנדרט, הסטנדרט הוא אחיד. הסטנדרט הוא סעיף 5. זה המצב היום וזה לא שזה שונה בין הייבוא לבין האחרים. מוצרים אחרים שמיובאים, שחל עליהם הדין האירופי, אז גם בייצור וגם בייבוא חל עליהם אותו דין. זה היה העיקרון שמאוד היה חשוב ב-2021 והוא נשמר. זאת אומרת, הדין הוא אותו דין. עכשיו השאלה היא אכיפה וגם השאלה מה ייחשב פה. אם אתם רוצים לדבר על המוצרים, המזהמים הביולוגיים. הזכרתם שזה לא ייכנס עכשיו, לא יפורט עכשיו, כדי לשמור את זה להמשך הדיונים, אז זה כרגע לא יפורט. אולי זה יישאר אפילו בהגדרה מחו"ל מחלה. אני לא יודעת בהגדרה הקודמת עם ההוראות הקודמות שהיו לזה, סעיף 5 פסקה (4). עם כל ההסברים הקודמים. העבירה הפלילית כפי שהייתה. הכל יחזור לקדמותו מבחינה זו. אבל בשאר הדברים, חשוב להבין, אין הבדל בין המקומי לבין ייבוא. טוב, כבוד יושב הראש. סגן השר, בבקשה. טוב, חברים יקרים, בואו, אנחנו, אני לא חושב שאנחנו נמשיך הלאה לטעון ככה הם אמרו ככה והם אמרו ככה. אני בסופו של יום דווקא רואה פה מן צעד כזה של עידוד ומעודד. השיחה שהייתה לי, שיחה די ארוכה, עם מנכ"ל משרד הבריאות. ושגם הוא מבין, כמו שאנחנו מבינים בצורה מאוד מאוד ברורה, אני וצוות המקצוע שלנו, כולל המנכ"ל שלנו אורן לביא, שאי אפשר להותיר סוגיות פתוחות כל פעם. ואומרים כשיש ספר תקציב או משהו, חרב האיום, פתאום מתכנסים ומנסים להגיע לכל מיני הסכמות. ככה זה נראה כשאנחנו באים עם ים של זמן. אנחנו חייבים להבין, יש לנו עכשיו שנתיים שקט. אם מעבירים את ספר התקציב, הוא ספר דו שנתי. אין שום סיבה בעולם שגם אם אנחנו נגיע להבנה ותובנה שאנחנו מורידים רק את הסעיף האחד מתוך סעיף 5 ואנחנו לא ניגש לנושאים של הכימיים. כי אתם טוענים בעקשנות שאכן באירופה זה כן קיים, אנחנו אומרים ככה, זה יאמר ככה. אנחנו לא יכולים לאכול את כל העוגה ושהיא תישאר שלמה. אז גם בהתייעצות עם היועצת המשפטית שלנו. וזה אנחנו כמשרד הבריאות. כמובן, כל אחד יכול לבוא ולהגיד את עמדתו. אנחנו לא באים לחסום פיות. אבל ההסכם, חייבים לבוא ולומר, שבעיקרו דיבר יותר על הסעיף הראשון.

פחות על הכימי, יותר על הביולוגי. אנחנו מבינים את זה. ולדעתי ליבת ההסכמה הייתה בגלל שהוכחנו מעל הכל שבאירופה זה לא קיים. האכיפה הזאת. הוכחנו את זה גם במסמכים.

אתה אומר שבגלל שהייתם נדיבים.

נשאיר את זה לצוות. אני לא יודע מה. אני חושב שאנחנו שלחנו גם מסמכים מקצועיים, אבל חבל. על זה יש כן הסכמה לגבי הנושא של הסעיף הזה. אז בוא נישאר בזה. של הביולוגיים אדוני אתה מתכוון? הביולוגיים, כן. יש הסכמה והייתה הסכמה בין השר לבין השרים בעצם. גם דיבר עם שר הפנים והבריאות, מר ארבל היקר, שגם עושה עבודת קודש. וגם הייתה שיחה של יושב ראש הוועדה. על זה כן סוכם בנושא הזה להוריד את זה ולאחר מכן להמשיך להתנהל. לגבי הכימי, היות שאתם בעצם מתעקשים בנושא, אני לא הולך פה עכשיו בגלל זה להפר את הכל. אבל צריך לדעת שסוד ההצלחה יהיה כדי שלא יגלו כל פעם עוד מחלוקות, לאפשר לנו, ואני אומר את זה שאני בא לפה עם מנדט מסוים. כי אני מוניתי על ידי השר שלי, אבי דיכטר, לטפל בכל החסמים ובכל הבירוקרטיה הזאת שקיימת, בפרט בין המשרדים הללו שעכשיו יושבים פה. הבריאות והחקלאות. ששם יש לנו הרבה ממשקים שסתם גורמים כאב ראש,

וצער לחקלאים או אצלכם לאנשים אחרים. אני מאוד מאוד מבקש, אדוני המנכ"ל, תרים את זה. לא לרגע האחרון שנחכה. אני מבקש. היו"ר נתן לנו שלושה חודשים. נתנו דד ליין.

אבל לעבוד על כל הדברים. כל דבר שיש בעיה אנחנו שם כדי לפתור את זה. מה שלא נפתר הרבה זמן ייפתר. הוכחנו את זה. אמנם גם כן אם זה לא בצמצום של זמן. ברשותך, ואחר כך אני רוצה לעבור קצת. אז רק להשלים את הדברים של סגן השר. אדוני, צריך להבין. אפרת אביאני, היועצת המשפטית של משרד החקלאות. משרד החקלאות מיישם סטנדרט אירופי כבר שנים בלי חקיקה מהסוג הזה. המפעל מפקח על מפעלים לייצור שמייצאים באירופה. עומד במבדקים של האיחוד האירופי. זאת אומרת, אירופה של החיים, המעשי, זה מה שקורה מכוח הפיקוח של משרד החקלאות. אז משרד החקלאות יודע מה זה אירופה. וכשאומר ד"ר סרחיו דולב שמה שעושים פה זה לא אירופה, הוא עושה את זה מניסיון. כי הוא עובד מול הווטרינרים ברשויות האירופיות והוא מקבל מהם אישורים. הוא עומד בסטנדרט האירופי הכי מחמיר. ולכן צריך להקשיב לזה.

הדבר השני שהיה חשוב לנו זה באמת הסוגיה של כפל הפיקוח במפעלים, שהיא סוגיה כואבת. ואני רוצה, אדוני, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אנחנו ב-2021 ישבנו בדיוק בסיטואציה הזאת בוועדת הכלכלה, אצל חבר הכנסת ביטון. ואמרנו ועלו בדיוק הסוגיות האלה, כשביקשנו להחריג את הגולמי. והבטחנו שיהיו ועדות וידונו

בסדר. ואגב, ישבנו. זה לא שבזבזנו את הזמן. ישבנו ולא הגענו להבנות. ולכן בסוף יש לנו אחריות כלפי הציבור של העוסקים שבאים לפה לייצר, אין פה עניין של בריאות הציבור. אף אחד לא מסכן את בריאות הציבור. בסוף יש פה אירוע של הכבדה רגולטורית, שאנחנו מייצרים חקיקה כשאנחנו מודעים להכבדה הרגולטורית. ויש לנו אחריות גם לפתור אותה וכמה שיותר מהר. ולא בדיוני צוותים, אלא כמה שיותר מהר.

ולכן לפחות בהבנה שלי, מהסיכום של השר.

אם זה לא יסתיים אנחנו נקבל החלטה כוועדה. זה צריך להיות חלק מהמהלך של עכשיו לפתור את זה. לא לגשת לעוד דיונים. לא, אז אני אומר. את יודעת, התחברתי דווקא מקודם מה שאמרה קודם חברת הכנסת שטרית. היא אמרה דווקא הקורונה הוכיחה לגבי החקלאות והחקלאים. אני הייתי מוסיף ודווקא הקורונה הוכיחה את מעמדו ואת חיוניותו של משרד הבריאות גם.

אז אנחנו צריכים תמיד לזכור גם את זה, למה זה חשוב לנו. את זה אי אפשר לקחת מד"ר שרון. כולנו עושים לה ככה. היא השתדלה ועשתה את העבודה הכי טוב בעולם. עו"ד אביאני, אני בהחלט מבין את הנקודה. מבין גם כן את הבעייתיות. גם משרד הבריאות מבין. אני נותן להם זמן להידברות. ככל שלא יהיה, אני אכנס לתמונה ואקבל החלטות כוועדה. את יודעת, זה נושא שנחשפתי אליו לאחרונה. ולו בלוח זמנים כל כך צפוף של חוק ההסדרים, מה שאנחנו מחויבים אנחנו עושים ומה שלא, לא דעתנו נוחה לעשות את זה בצורה כזאת. לכן זו נקודה שצריך להישאר. אני, ברשותכם, רוצה לעשות סבב לא ארוך, אבל ככה. שלומי אלקבץ, מוטי אלקבץ, מנכ"ל התאחדות מגדלי העופות. אני קודם כל רוצה לפתוח ולהתייחס לרמיזה של מנכ"ל משרד הבריאות בר סימן טוב, לגבי תוצאות הסלמונלה בלולי ההטלה במדינת ישראל. אז אומר לך שאנחנו מבצעים בדיוק על פי הבדיקה שנעשית באירופה. כך אנחנו פועלים מזה מספר שנים. והתוצאות במדינת ישראל בלולי ההטלה במדינת ישראל, בניגוד לאמירות לא אחריות שהיו, של כל מיני גורמים שרצו לפגוע בייצור של הענף הזה במדינת ישראל - התוצאות בישראל דומות מאוד לאירופה. ובמקרים מסוימים אפילו טובות יותר. סעיף 5 שמתייחס בעצם, מחמיר יותר מאירופה, היה מחסל כאן מיידית את כל הפעולות שמשרד החקלאות פועל היום כדי לקדם איזה שהיא רפורמה שתוביל אותנו בסוף גם למתן מענה לתנאים של צער בעלי חיים. מעבר ללולים נטולי כלובים. וזה היה מחסל בכלל את כל הפעולה הזאת, כי אני לא חושב שיש איזה חקלאי במדינת ישראל, מגדל הטלה היום,

פועל ומשקיע מכשפו במעבר ללולים חדשים כשהאיום היה סלמונלה 0 זה בלתי אפשרי. וביחס למה שפנינה אומרת: אז אני ארגיע אותך סרחיו שזהבי גדל בהפועל תל אביב. אבל כשהוא עבר למכבי, אז בדרבי הוא כל הזמן מנסה לנצח. ופנינה, אני לא חושב שבנמלים בודקים סלמונלה. אני יודע שבודקים עובש. זו הבדיקה היחידה ומסתמכים על התוצאות של לולי המקור באירופה. זה מה שהשירותים הווטרינריים, שהם לא החברים הטובים שלנו, אבל זה מה שהם עושים. בודקים את לולי המקור ותחנות המיון. וכדאי היה להשתמש בנתונים יותר מדויקים כשבאים, בטח בדיון כזה מקצועי, לנסות ולשפר. אז יש גבול.

תודה רבה. תראה, תמיד יש מכאן ומכאן גם כן להבדיל, כן?

גם במוסכים שיש אכיפה יש משרד התחבורה אומר אתה מכביד עלינו. כל דבר. אבל אדוני יושב הראש, אתה יודע, בכלל מגדלי העופות והביצים, זה פשוט לא נורמלי. פשוט כל שני וחמישי יש גזרה אחרת. אני זוכרת גם הרצפה שחייבו אתכם לבטון. זה פשוט לא יאומן. כל פעם צצים. לא אנחנו, לא אנחנו. זה אותם גורמים בדיוק שפועלים כדי לחסל את הענף הזה בישראל. זה כנראה רוצים לחסל את הענף. אין לי מילה אחרת .

אחרי ששמענו לגבי הסעיף הזה ולגבי הנקודות שהם היו בליבת המחלוקת שהם כרגע לא יאושרו,

מבחינתכם? בנוגע לענף ההטלה, כן. אני בהחלט כן.

ארגון מגדלי הדבש. דגים כנראה. עמיחי גלר, ארגון מגדלי הדגים. לא דבש. הלוואי והייתי דבש.

באיזה משפט שפנינה אמרה 'אבל אנחנו אחראים על הדגים, לא משרד החקלאות'. בייבוא. אני יודע. אז אני אומר דבר מאוד פשוט. אמרתי את זה בכל הדיונים הקודמים, אם אתם זוכרים את מה שאמרתי. אני לא מוכן שמגדלי הדגים בארץ ייפגעו כתוצאה ממשהו שנעשה בחו"ל. ואנחנו כן נפגענו בשנים עברו, אני לא רוצה שזה יחזור. ליצרנים בארץ, עד היום, כשהם קובעים תיקוף, אז הם קובעים תיקוף. אבל מישהו ממשרד הבריאות בא לשוק, לא יודע איפה, ואומר התיקוף שלכם לא שווה כלום, כי הוא אחרי חמישה ימים. כלומר, לא יכול להיות מצב שהחוק הזה יפלה בין היצרנים בארץ. אנחנו לא כל כך הרבה יצרני הדגים. גרמתם לזה, כמו שאמרתי בעבר, שירדנו ב-30%-40%. אני מבקש שלא תהיה אפליה, נקודה. אין שינוי, אין שינוי כאן. המצב של אין שינוי הוא קצת אפליה. מולי לויט, מנכ"ל המועצה לענף הלול. כן. צהריים טובים. אני לא רוצה לחזור על דבריי בישיבה הקודמת ולא על דברי מוטי. אני חושב שהפתרון הטוב ביותר עבורינו זה שתהיה הסכמה מוחלטת בכל הנושאים שבמחלוקת בין השירותים וטרינריים ומשרד הבריאות ואני מבין שאדוני מכוון לשם. אני רוצה רק להוסיף סעיף אחד שלא עלה עוד על סדר היום וזה קביעת תוקף חיי המוצר בידי היצרן. שהעמדה שלנו היא דומה למה שפנינה הצהירה בישיבה הקודמת, שהסטטוס של היום לא ישתנה, לא רוצים לפגוע לרעה. ואני מקווה שכך יהיה הסיכום.

זה מה שדנו זה על הנושא של ליסטריה וסלמונלה וכל המזהמים הביולוגיים. חיי מדף, גם על עמדת כל המשרדים,

אנחנו נקרא את זה בהמשך ונתאם את זה. אביב חצבני, התאחדות התעשיינים. נתתם לנו גם כן כאן נייר עמדה מסוימת. סעיפים.

אז קודם כל, תודה רבה. אני אתחבר גם למה שאמרו פה חברי הכנסת לפני כן.

יש פה מצד אחד אמנם אופטימיות שהמשרדים הסכימו. החשש שלנו שבסוף, בשורה התחתונה,

כמו שכבר קרה בעבר.

נאמר פה שיש לנו שנתיים בין חוק הסדרים אחד לאחר. אין לנו שנתיים, יש לנו עד ה-31 במרץ 2024. המועד האחרון בעצם של הוראות המעבר שאתה ביקשת שיתוקנו גם במסגרת חוק ההסדרים הנוכחי. זאת אומרת שיש לנו פה 10 חודשים.

למרות שלוקחים כביכול מה שנקרא את התוספת של המזהמים הביולוגיים ושמים אותם בצד, אם המשרדים לא יסכימו ביניהם עד לאותו מועד,

אנחנו ניתקל בעצם בבעיה גם בנושא של שאריות חומרי הדברה וכן הלאה. כי אנחנו לא יודעים אם להכניס תוצרת חקלאית טרייה שעומדת בדין ישראלי ולהוציא מהצד השני של מכונת הייצור שלנו, בייצור שלנו, שזה יעמוד בהוראות המאומצות. הבקשה שלנו אליך, אוקיי? שתקבע לוחות זמנים ברורים לאותו הצוות. כמובן שאנחנו נשמח להופיע בפני הצוות. אנחנו יודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם שני המשרדים. אוקיי? וזה דבר שחשוב להגיד אותו.

גם לפני הנוסחים השונים שעלו פה, אדוני יושב הראש, ידענו לדבר. בטח גם עם שירות המזון הארצי, גם עם משרד החקלאות מהבחינה הזו. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה של סעיף 190,

שנשאר בחוץ. פה יש בעיה שהיא בעיה חמורה. כי אתם לוקחים פה בעצם מפעלי בשר שנמצאים אצלנו ואומרים להם שכרגע שכשהם עומדים בהנחיות של משרד הבריאות זה לא מספיק טוב בשביל ליהנות מאותן הקלות של קביעת אורך חיי מדף וכן הלאה. וזה סעיף שהיינו שמחים שכן יישאר בפנים.

אורך חיי מדף נשאר. נשארת ההוראה של אורך חיי מדף. זה רלוונטי לבשר טחון, ספציפית. בנושא של הבשר הטחון. קביעת אורך מדף חשבתי לכלל המוצרים תוך וידוא כי חלקה גוברת. דיברתם על אורך חיי המדף.

אני מדבר ספציפית בנושא הזה, ותיקנו אותי גם חבריי מאחורה, בנושא של הבשר הטחון שבעצם זה יישאר בחוץ, באופן ספציפי. וזה אחד הדברים שהצוות אמור לטפל בהם.

אמרתי להם את זה. דיברנו על הכיוון. אדוני, השאלה אם אפשר לקבוע לוחות זמנים ברורים לאותו צוות, כדי שיגיש את המסקנות שלו לפה ואתם תקבלו החלטות. 3 חודשים, אני אמרתי לוועדה. דיברת על 10 חודשים. יש פה 3 חודשים. זה שליש מהזמן שדרשת.

אנחנו נעמוד, בפרט יושב ראש הוועדה, שחשוב לו הנושא הזה, וגם המנכ"לים. כי באמת היינו רוצים שאתם מרוצים ושהוויכוחים יהיו על מזג האוויר ועל שער הדולר. כמובן כמו שאמרת, שלפני ה-31.3.24 שלא יהיה בסתירה רגולטורית בין דין ישראלי לאיחוד אירופי שאומץ, אנחנו ודאי נאמץ את זה לפני כן. מסביב לשולחן, עוד מישהו שרצה להתייחס? משהו שלא נאמר?

ד"ר אדוארד טל, מייצג קבוצת אדום. אחד היבואנים של בשר ודגים. אני קצת מבולבל. גם בנושא של הוראות המאומצות, מזהמים ביולוגיים. האם זה אומר שאני עכשיו צריך לעדכן את כל הספקים שלי שבכל המוצרים, בכל הגולמי שאנחנו מייבאים, בשר ודגים, אסור שיהיה סלמונלה וליסטריה? אני לא מבין את זה. כי אם כן, אנחנו לא נוכל לייבא את המוצר הגולמי. מה שעשית היום תמשיך לעשות גם, לצערנו הרב, גם מחר. שאומר מה? מה עשית היום? שלא אמרתי להם. לא עדכנתי אותם שבנתח גולמי בשר לא אמור להיות סלמונלה. אני לא אמרתי להם שבסלמון לא אמור להיות סלמונלה. כי גם היצרן לא התחייב שזה לא יהיה. הוא לא התחייב שזה מוכן לאכילה. בעצם מה שאתה מציע שאנחנו בכל זאת נחריג, נכניס את התוספת, את התוספת ונקבע ערכים. לנו אין התנגדות. לא נעשה את זה.

אבל זה משרד החקלאות. נשאיר את זה להמשך העבודה בין המשרדים. היו כבר הסכמות לגבי הבשר. נשאר לגבי הביצים, ואתם לא הסכמתם ליישר קו עם אירופה ובגלל זה אנחנו בהסכמות.

אנחנו לא יודעים עכשיו לפצל את העסק הזה לבשר וביצים. נעשה את הכל, נשלים את הכל. אם אנחנו רק נחריג את הביצים, אז אין לנו, נשאיר את הסטטוס קוו לעניין הביצים, אז נוכל לעשות את ההבהרה הזאת. סליחה שאני אומרת את זה. אבל לא. אני חושב שזה יכול לסבך אותנו טיפה פה.

אנחנו צריכים להצביע היום.

אני רוצה להגיע למצב כבר. אפשר לצאת להתייעצות? כך סוגרים עניין בגוש דן?

יש עוד הרבה דברים. יש דברים שלא הקראנו. אבל זה בסדר, אנחנו לא מגיעים עוד דקה להצבעות.

ברשותך, עו"ד נעה בן שבת. אוקיי. אז אנחנו נעבור על דברים שלא הקראנו בדיונים הקודמים. דברים חדשים שעלו בעקבות ההערות. אז דבר ראשון, אנחנו בעמוד 1, בפסקה (1), יש את ההגדרה "אישור ייצור נאות". הסיפה החל במילה "שניתן" תימחק. הסיפה הזאת מבהירה שאישור ייצור נאות ניתן לבעל רישיון ייצור. אבל אולי זה ברור מתוך הנוסח, אז נוריד את זה עכשיו. כי עלו גם אפשרויות שאולי בעתיד ישתנה גם סדר הדברים. אבל כרגע זה מה שנשאר. אני מבינה אבל שכולם יוצאים, אז אני לא יודעת מה לעשות אדוני. השאלה אם לא כדאי

אני מקווה שכל משרד משאיר נציג מסוים. יגידו לא שמענו. אז אני רציתי להקריא את סעיף, את עמוד 1, אבל אני אדלג על זה. אולי הם יגיעו להסכמות לגבי המזהם הביולוגי. כן חשוב לי שכל החברים שהיו ככה באמת, צוות העבודה כן ישמעו את מה שמדובר. איזה מהר הגעתם להסכמות? אז אנחנו נדלג. לא כדאי לגעת בזה בלו"ז. אנחנו לא נכליל כרגע את ההגדרה "מזהם ביולוגי", לא נכליל אותו. לא נכלול הגדרה של "מזהם ביולוגי", אבל אנחנו נבטל את המחיקה של "מחולל מחלה". אז זאת אומרת אנחנו, סעיף קטן (ג) אנחנו לא נקרא אותו בסעיף (1). או כן נקרא.

מזהם ביולוגי הוא כל ההוראות המאומצות, אנחנו צריכים אותו. להוראות המאומצות איפה הוא מופיע לך בהוראות המאומצות? כל ה-2073 אנחנו מדברים על מזהם ביולוגי.

אז את רוצה לקרוא אותו, אבל את אומרת את לא תטילי, את לא תכלילי אותו בגורם רעיל או מזיק?

לעניין המזון הגולמי. לעניין המזון הגולמי לא. אבל היא צריכה אותו לעניין? תבהירי. אני צריכה אותו לעניין כל האימוץ של המזון, בעצם כל חקיקת 20(73) אנחנו מדברים על ביולוגי, מזהם ביולוגי, מזהם ביולוגי. וזה כל המזון שאנחנו מפקחים.

(ג) אחרי ההגדרה "לשכת בריאות מחוזית" יבוא: ""מזהם ביולוגי" - אחד מהמפורטים להלן, העלול להזיק לבריאות האדם: (1) מיקרואורגניזם, ובכלל זה חיידק,

פרוטוזואה טפילי (parasitic protozoa), או תועלת מיקרוסקופית טפילית (microscopic parasitic helminths), שלא הוסף באופן מכוון למזון, (2) רעלן או תוצר של מיקרואורגניזם כאמור בפסקה (1); (3) פריון (prion); עכשיו, להשוואה תוכלו לראות בעמוד הבא, בעמוד 2, יש את ההגדרה הנוכחית של מחולל מחלה, שסך הכל אני מבינה שיש דימיון ביניהם, קצת שאלה מי הרעלן. יש פה הבהרה שזה לא הוסף באופן מכוון למזון. אבל זה אני מבינה לא היו מחלוקות לגבי זה כשלעצמו לפי הבנתי. "מזהם כימי" - חומר שלא הוסף באופן מכוון למזון, העלול להימצא במזון בעקרבות השלבים של ייצורו, אריזתו, הובלתו או החזקתו או כתוצאה מזיהום סביבתי ועלול להזיק לבריאות האדם,"; אז אלה שתי ההגדרות. (ו) ההגדרה "מחו"ל מחלה" - תימחק, כי אמרנו שהמזהם הביולוגי מגיע בעקבותיה. עכשיו אנחנו בסעיף קטן (ט) קראנו בדיון הקודם, בדיונים הקודמים. קראנו את ההגדרה תוכנית בטיחות מזון. למעשה, כשעברנו שוב פעם על כל המופעים של הביטוי הזה בתוך החוק, ראינו שאין צורך בהגדרה כזאת. היא רק מסבכת אותנו עם הוראה והוראת שעה. אז אנחנו מציעים למחוק את סעיף קטן (ט) בעמוד 2. בסעיף (3) אנחנו מגיעים לנושא, יש את סעיף קטן (ו) בטל. הוא הסעיף שקבע שסמכות השר לא תחול לגבי נושאים, סמכות השר לגבי נושאים שמוסדרים בהוראות האירופאיות, היא תחול רק על מוצרים שלא חלים עליהם הדיון האירופי. ההוראות המאומצות. וסעיף קטן (ב) הוא סעיף שלא הוקרא ואנחנו גם נקריא אותו. (ב) בסופו יבוא: "(ז) התקנת תקנות לפי סעיף זה, שעניינן אורך חיי מדף של מזון המיוצר על ידי יצרן מזון שהוא יצרן נאות כמשמעותו בסעיף 23 טעונה גם אישור של ועדת החריגים לפי הוראות סעיף 313א"; כאן אנחנו נכנסים לנושא אורך חיי מדף. הסבירו לנו בדיון הראשון שיש כוונה שאורך חיי מדף, ככל הניתן לגבי יצרנים שיש להם אישור ייצור נאות או שיש להם תוכנית בטיחות מזון ובקרה עצמית - שהם כבר יוכלו לקבוע בעצמם. ברירת המחדל תהיה שהם קובעים בעצמם את אורך חיי המדף של המזון. ולכן תקנות שמבקשות להחיל עליהם, החובה שלהם לקבוע בעצמם את אורך חיי המדף תחול, אלא אם כן יש להם תקנות מאוד ספציפיות להם או הוראות אירופיות מאומצות שקבעו א קביעת אורך חיי המדף. ולכן ככה הבנו מדברי ההסבר, ביקשו גם להבטיח שזה לא הופך להיות חסם. איזה שהוא חסם. והתקנות האלה לא הופכות להיות חסם. ולכן ביקשו שתקנות שמותקנות שעניינן אורך חיי המדף והן חלות על אותו יצרן נאות, הם יהיו באישור ועדת החריגים. גל, הסברתי נכון את הדברים? כן. בעצם הבאנו הסבר שהוא דומה לאירופה. שיצרן קובע את חיי מהדף לכלל המוצרים. ניתנה הסכמה לסטות מאירופה. וכמו כל מקום בחוק שיש בו הסכמה לסטות מאירופה, זה בהתייעצות עם ועדת החריגים. אפשר להבין מה המשמעות?

כל התקנות האחרות ותקנים בהגבלת חיי מדף בטלות? הסעיף הזה גובר על כל התקנות והתקנים, למעט מקרים שבהם הם לא קבעו חיי מדף ואז גם מחר הם לא יקבעו חיי מדף. אם יש מוצרים פטורים, אז הם פטורים. גל, כולל רישוי עסקים? זה מדבר על תקנות עתידיות, לא על התקנות הקיימות. אבל התקנות הקיימות מה קורה?

אנחנו תכף נגיע לתקנים הקיימים. ואם אתה שואל על מוצרי הבשר, אז להם יש הוראה נפרדת בפקודת מחלוקת בעלי חיים ונראה את זה בהמשך. לא, אבל איפה הסעיף?

רז הילמן, לשכת המסחר. איפה הסעיף שאומר שהיצרן קובע גם ביבוא? לא ראינו את הסעיף. נגיע לסעיף 23. 23?

ונראה אם כל המרכיבים שאתה רוצה נמצאים שם. בסדר?

אבל נניח לצורך הדוגמה, זה כולל גם מה שנקרא תקן 1.1.8.8 של בשר?

שברגע שהוא קובע את אורך חיי המדף אז בשר טחון אז הוא קובע גם שם אוטומטית? בבשר יש לנו, בבשר יש הוראה שהיצרן, זו ההוראה שנגיע אליה. אם אתם רוצים עכשיו לדון, אפשר להסביר את זה. אתם רוצים להסביר? כן. אנחנו עוד לא הגענו לזה. אנחנו כרגע מדברים, הסעיף שנעה הקריאה עכשיו זה תקנות עתידיות. שבהנחה ששר הבריאות או שר החקלאות בעתיד ירצו להתקין תקנות שמגבילות את אורך חיי מדף בחו"ל וזה לא קיים באירופה נצטרך ללכת לוועדת חריגים.

הסעיף הרלוונטי זה יהיה 23. אין בעיה. אז אני אתייחס שם, אין בעיה.

אולי אתם רוצים להסביר באופן כללי את כל ההסדר הזה של חיי מדף.

נגיע לסעיף ונתייחס, הכל בסדר.

אנחנו בעמוד 3, מדובר על תיקון של סעיף 3(א) ויש לנו קצת תיקונים בנוסח, למרות שרובו הוקרא. (א) בסעיף קטן (ג), במקום "השר" יבוא "מנהל שירות המזון" ובסופו יבוא "מנהל שירות המזון ימסור ליועץ המשפטי לממשלה העתק מההודעה, אלא אם כן מדובר בצו המחיל שינוי שינוי (Annex) להוראות המאומצות בלבד (בסעיף זה - שינוי בנספח)"; המונח "תוספת" כשמדובר באותן הוראות מאומצות, שינינו אותו ל-"נספח". יותר מכך, אנחנו אומרים מוסר את העתק ההודעה ליועץ המשפטי לממשלה. בלי לכוון אותו דווקא לעניין מסוים. הוא יבחן את כל העניינים שהוא צריך לבחון. זאת ההוראה. (א1) בסעיף קטן (ד) - (1) בפסקה (3), פסקת משנה (ב) - תימחק, (2) אחרי פסקה (3) יבוא: "(4) בלי לגרוע מהוראות פרק ז', ניתן צו לפי סעיף קטן זה, אפשר יהיה להמשיך לשווק מזון שיובא לישראל או יוצר בישראל לפני כניסת העדכון לתוקף לפי ההוראות המאומצות כנוסחן לפני העדכון - עד תום חיי המדף של המזון, אלא אם כן נקבע בצו כאמור אחרת, ולעניין זה יראו את יום מתן תעודת השחרור מתחנת ההסדר כמועד יבוא המזון;"; זאת אותה הוראת מעבר שהיא הוראה קבועה. והביטוי שלנו, בגלל שהייתה איזה אי הבנה בנושא הזה, אז רציתי להבהיר שלפני כניסת העדכון לתוקף הכוונה לעדכון בישראל. גם לפני, מה שיובא לפני כניסת העדכון לתוקף אפשר יהיה להמשיך לשווק או להמשיך לעשות בו שימוש עד תום חיי המדף, אלא אם כן הצו קובע אחרת באופן מפורש לגבי איזה שהוא מוצר. שי סומך, משרד המשפטים. אנחנו מדברים על יום, בקשה לתעודת שחרור, לא יום מתן תעודת השחרור. כמו שעשינו בצו הקודם. כן, סליחה, זה טעות. יום הבקשה? הגשת הבקשה למתן תעודת שחרור.

אבל אני חושבת שהעקתי את הנוסח הזה מאיזה שהוא מקום אחר. כן, כי אחר כך תיקנו את זה ליום הגשת הבקשה. בצו האחרון שעשינו. נותן יותר ודאות ליבואנים. מיום הגשת הבקשה למתן תעודת שחרור?

כי לצערנו הרב לא תמיד יש ודאות מתי המשלוח משתחרר.

(א2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד1) לעניין שינוי כאמור בסעיף קטן (ג) שהוא שינוי בנספח בלבד, יחולו הוראות סעיף קטן (ד) בשינויים אלה: והייתה שאלה של איגוד לשכות המסחר מה קורה כשהשינוי כולל גם שינוי בנספח וגם שינוי בסעיף עצמו. וזה אחד הדברים שנדונו לקראת הישיבה הזאת. ואנחנו, בעצם אני חושבת שמה שעלה מתוך השיח של הצוות זה שמאוד קשה לעשות את ההבחנה, כי גם הדין באירופה מדבר עשה את אותו תיקון ביחד. הוא לא הפריד בין התיקונים האלה, לא הפריד בין העדכונים. ולכן ההוראות המקלות שמפורטות כאן הן חלות רק כשיש באמת תיקון שהוא רק בשינוי עצמו. ואז הוא באמת במסלול היותר מהיר, מסלול ירוק. אז אנחנו אמרנו שהצו יינתן או בידי השר

והשר אבל יכול אחרי המועד הזה גם כן לתת את הצו. עכשיו יש לנו נושא שעלה בקשר לפסקה (3).

לך פנינה, אתם צריכים להודיע אם יש לכם כוונה להחריג את העדכון.

עכשיו עולה השאלה מה קורה אם אתם לא הייתה לכם כוונה כזאת, אבל בעקבות הערות הציבור אתם כבר צריכים לפנות לוועדת החריגים. ואז השאלה איך הציבור יכול

ואחרי שוועדת חריגים תקבל את ההחלטה שלנו או לא, תפרסם את זה. אז אולי אנחנו צריכים גם,

איזה שהוא פרסום לציבור שאתם החלטתם להרים דגל. אם לא כתבתם את זה בפרסום הראשוני

והמקרה הזה היו שני חריגים אם בפרסום לציבור נאמר שמתכוונים להחריג את זה. ואמרנו שיכול להיות מקרה שבעקבות הפרסום לציבור עלתה חשיבה מחדש, נעשתה חשיבה מחדש ויש כוונה לפנות לוועדת החריגים. אמרנו שאולי צריך להסדיר פה. גם עכשיו אנחנו לא יכולים לנסח את זה ברגע

וכאן להגיד שאם היה פרסום כזה לציבור אז אי אפשר יהיה להמשיך. נעה, הדרישה הזאת הגיונית סך הכל, מהבחינה הזאת.

יכול להיות אדוני שנגלה עוד כאלה דברים, אבל לדעתי הם לא מהותיים. למשל בסעיף קטן (ט)

מדברים על התייעצות שיש עם

זה פשוט אומר כמו שבמקרה של סתירה, ההוראות המאומצות גוברות, כמו במקרה של אימוץ, השר לא יוכל להתקין תקנות באותם עניינים שבו הוא החליט

שהוא זה שגם יתקן, תהיה לו סמכות לתקן את התוספות,

(2) פסקה (4) - תימחק, (ב) בסעיף קטן (ב),

"נמכר" יבוא "עוסק במזון לא ייצר,

סעיף קטן (ג) - בטל; (ד) בסופו יבוא:

8 בשר טחון מטובל, לא מטובל. תקנות גירום. כל הדברים האלה.

שזה גם המצב היום? זה המצב היום. גם היום הם קובעים את המזהמים הביולוגיים?

רק שווה גם להגיד את הנתונים מבחינת תחלואה. יש לנו פי 2 תחלואה מסלמונלה לעומת

טוב. כרגע בכל מקרה אנחנו ממשיכים.

זה סעיף (4). בסעיף (6) יש פה תיקון בסעיף (6)(4) הסיפה החל במילים "ובכלל

(6א)

בסופה יבוא "וקביעת אורך חיי מדף"; (ב) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "בסעיף קטן זה "יצרן מזון" - למעט יצרן

אולי תסבירו את כל הסעיף הזה. זה סעיף מאוד

אוקיי. בעצם אנחנו כאן באנו לתקן מצב קיים.

רק איפה זה כתוב בחוק מה שאת אומרת? אני לא רואה בחוק שאומרים שזה על יבוא. זה נראה שזה סעיף שמתייחס רק לייצור מקומי. זה חל על יצרן. אבל איפה כתוב יבואן? שגם יבואן יכול שהמזון שמיובא

מה שאתה אומר כאן שמה שחסר לך זה נורמה שהיבואן חייב לקבוע, לא יכול לקבוע את חיי המדף,

חסרה לי ההצהרה שעל אף האמור בחקיקה. לא צריך "על אף". לא צריך "על אף". אז איך היום אני לא יכול לעשות את זה? איך היום היבואן לא יכול שהיצרן שלו יקבע את חיי המדף?

הוא צריך לעמוד בחקיקת המזון. צריך להיאמר לדעתי בצורה מפורשת גם ביחס לייבוא מזון, שעל אף האמור בחקיקת משנה

אולי נגיד רק לוועדה. שהוועדה לפחות תדע מה ההסכמה המהותית. שאחר כך, אנחנו לא נחליט עליה, בסדר? כן.

ויבואן כאן בארץ יצטרך בעצם שני דברים לעשות: להקפיד על הוראות האחסון,

שקבע יצרן המזון

אבל אומרת פנינה אנחנו רוצים בכל זאת איזה תהליך של בקרה. איזה שיקול דעת שהיבואן יפעיל בנושא הזה. אז בואי רגע נפריד בין הדבר הבסיסי.

בלי קשר, התיקון שעשינו בסעיף 23 התייחס אך ורק ליצרנים. אכן לא הייתה כוונה פה להתייחס למוצרים מיובאים. ולכן כל מה שמדובר עליו כאן זו הרחבה.

שמעת את נציג משרד האוצר, שמבחינתו מובן מאליו שזה חל גם על יבוא.

אבל כיוון שחלק מהסעיף, סעיף קטן (ו) בו משליך גם על אגרות ההובלה, ואנחנו לא רוצים שתהיה אי הבנה, אנחנו נמחק את המחיקה של סעיף קטן

סעיף 41 כפי שהוא ייכנס לתוקף עכשיו, אבל בשנת 2026 יהיו בו תיקונים כפי שהם בתיקון לחוק התוכנית הכלכלית. (10ב) בסעיף 41 יבוא - (א) בסעיף קטן

במקום הסיפה החל במילים "ורשאי הוא לקבוע" יבוא "ורשאי הוא לקבוע תנאים למתן אישור כאמור"; אנחנו מדברים על אישור ייצור נאות.

שזה מתוך הסכמה.

למיטב הבנתי,

תראי, אף אחד לא רוצה לעצור את התהליך. אנחנו כולנו שותפים שהמסחר,

רז, זה היה לבקשתכם התיקון הזה. זה התיקון.

שלא תגידו שלא מקשיבים לכם. בעקבות שינוי רשימת המסמכים, אז עולה השאלה אם אנחנו צריכים לתקן שני סעיפים אחרים בחוק: סעיף 116(3)(א) שמפנה למסמכים של 79א. אני אמצא

איזה סעיפים הם סעיפים שבהם יש התחייבות?

שזה נשאר פחות או יותר אותו דבר,

ו-(4)(א) עד (ג) השתנה לנו. (א) עד (ב). כל (4).

אני מתאום פעולות הממשלה בשטחים, ענף כלכלה. אז קודם כל, לפי הסכם הביניים, פרוטוקול פריז ייבוא או הבאת מזון מהאזור. כלומר, - - - זה לא מוגדר כייבוא, זה מוגדר

(29) בסעיף 141 - (א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)

חובת תשלום אגרה לפי סעיף 64(א)(3) כפי שהוחל בסעיף 143,

וגם מה שכאן הוא בסעיף (6). שנייה אדוני, רק אני ארשום את זה, כדי שלא נשכח.

אני חושבת שאולי בדיון הקודם לא היה כל כך ברור מה אנחנו עושים בפסקה

אולי נעשה איזה "פוש" קטן?

מר דבאח, הגעת מהצפון הרחוק, לא תגיד כלום? אנחנו מחכים עדיין לסטייקים, אבל זה בדיון החמישי. מקווה שאני אגיע אדוני. תודה

זה נוכל לעשות את זה רק בתנאי ששני המשרדים יגיעו להבנות איך ניתן לעבוד תחת גוף אחד שאפשר לעשות.

אילן מ-"אדום אדום", תנובה. נשאלה לפני זה השאלה האם ניתן לייצר היום בשר

אולי משרד החקלאות יודע,

אבל אני לא מכיר. שוב אדוני, השאלה מה אתה עושה עם הנתונים האלה. אם הוועדה יכולה לקבוע פטור מאגרות, כמובן בהתייעצות עם

בסעיף קטן (א)(12ב), אחרי "יבואן" יבוא "המייבא מזון"; (ב) בסעיף קטן (ב) - (1) בפסקה (2), במקום "עד (4)" יבוא

בלי שיש בידיו אישור ייצור נאות בניגוד להוראות סעיף 41(א1); היום יש כזאת הפרה, אבל היא קבועה בסעיף

ואנחנו מעדכנים אותה בהתאם לניסוח החדש של סעיף 41. (3) בפסקה (17), במקום "מייצר" יבוא "בעל אישור ייצור נאות שמייצר" ובמקום "סעיף 22(ב)"

במקום "בסמל

ייצור נאותים" יבוא "בסמל ייצור נאות" והמילים "ובלי היתר" - יימחקו; תהיה לנו אחרי זה הוראת שעה. זה חל כבר עכשיו, אבל תהיה הוראת שעה שתתגבר על זה עד 2026 לגבי ההיתר

למה גיליתם שהיא נדרשת? כן, כי יש בסעיף 262 יש שתי הוראות של מי שמייצר בלי, עיצום כספי על מי שמייצר בלי שיש לו

אבל קטונתי. אני אומרת, ביבואן, הוא עוסק במזון. - - - שכאילו יש לו אישורים של משרד הבריאות ולא של משרד החקלאות. כן, אבל התיקון הזה הוא בתוך הגדרה של הסכום

אני יכולה לבקש ממך,

אני רוצה רגע לראות את הנוסח המלא, שנייה.

השינוי היחיד שעשינו בעצם זה שאנחנו כללנו גם מוכר מזון. אנחנו עשינו התאמה לסעיף הנורמטיבי עצמו של 5(ב). שהוא גם סעיף מקביל שמופיע

בניגוד להוראות סעיף 41(א2)(2);"; (15ב) יצרן מזון שאינו יצרן נאות כמשמעותו בסעיף 23(ב) שמסמן אורך חיי מדף בניגוד לתקנות על פי חוק זה

או שמייצר מזון בלי שקבע וסימן את אורך חיי המדף של המזון, והכול בניגוד להוראות סעיף 23(ב1);";

בפסקה (18), במקום "בסמל תנאי ייצור נאותים" יבוא "בסמל ייצור נאות" והמילים "ובלי

זה לא סטייה מסטנדרט, אלא מידה מסוימת לגבי המזון הספציפי. מידה שעלולה לגרום בתקינות המזון או בטיחותו.

(6)(4) שקראנו אותו קודם, והוא מתייחס גם

הרעיון הוא כאן, סעיף 313א מסדיר את ועדת החריגים.

הוראות בידי השר לעניין אורך חיי מדף,

שר הבריאות?

כבר הסתבכנו בין שר החקלאות לשר הבריאות.

עדכונים שהחילו שינויים בהוראות המאומצות באותה שנה, ובכלל זה מועד הפרסום לציבור,

פניות לוועדת החריגים לעניין שינויים

אנחנו חוששים שזה ימשיך לקרות. אני רק אגיד שבדיון הקודם העלינו את הבעיות המאוד קשות של ענף תוספי התזונה שתקנות המסרים האלה מאוד חשובות לו. ובדיון גם ביקשנו שיינתנו

זה לא. אבל בינתיים אנחנו נשארים בלי פתרונות בכלל ועכשיו גם מבקשים את

יש לכם אפשרות לאמץ הוראות.

צריכים לעשות עבודה מקצועית טרם שמקבלים החלטה אם לאמץ,

לאמץ ואיך לאמץ. כל זמן שלא נעשתה העבודה הזאת אנחנו לא יכולים. אפשר, אדוני היו"ר, אנחנו היינו כבר בסבבים שהתחייבנו לדברים שלא עמדנו. ועמדנו ובאנו לקבל נזיפות כאן

ואני גם בשאר הדברים, אגב, שהיו ונתתי דד-ליין ואני מתכתב איתם

בתקנות מסוימות, כן, יש לי פה צוות שלא מרפה, מנהלת

בסוף כתוב "או צבע לבן, שרקע בחלק העליון והאותיות בחלק המלבני של הסמל

מקווה שזה עונה על מה שביקשה הוועדה. בפסקה (45), אנחנו נקרא

בהתחשב במפורט בתת סעיף 2 לסעיף (2) לתקנה האמורה, בניגוד להוראות סעיף 1 לתקנה האמורה. יצרן, יבואן או משווק זה הנוסח של ההפרה הזאת.

אוקיי, נכון. טור א' טור ב' ההפרה הגורם המפר 9. השתמש לצרכי ייצור מזון באצוות מזון שנבדק ונמצא

יש פה עניין חשוב.

בפעם הקודמת אמרו אולי אתם מוסיפים עכשיו את אגוזי האדמה ואת הבוטנים. למעשה התברר, זה נמחק עכשיו כי זה בעצם ההפרות האלה הן בעצם, כך כתובה ההוראה האירופית. אבל במהות זה כבר

ולכן מאוד מאוד דחוף מבחינתנו שתקן 143 יותאם לתקינה המקובלת בעולם. רק נזכיר שוועדת החריגים שבחנה את ביטול תקני

לא, אני אומר אתם יכולים לעקוף את הממונה על התקינה ובמקום תקן רשמי לקבוע בתקנה שלכם מה ההוראות שלכם לעניין סטריליות מסחרית. אתם לא צריכים להיות כבולים לוועדות תקינה

בעל היתר הפעלה יקבע את אורך חיי המדף של הבשר הגולמי שייצר ויסמן אותו. לעניין זה, היתר הפעלה - היתר לפי פקודה זו שניתן להפעלת מפעל לבשר גולמי כהגדרתו בסעיף 177 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)

בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום

התשפ"ב-52021 (בפרק זה - חוק התוכנית הכלכלית) - (1) בסעיף 106,

שעברו לחוק העיקרי. (א1) במקום פסקה (9) יבוא: "(9) סעיף 22

יסמן את אורך חיי המדף של בשר גולמי שייבא, בלבד שאורך חיי המדף לא יעלה על קביעת היצרן במדינת המקור. רגע, אבל מי הוא בעל היתר לייבוא? אני לא בטוחה שאנחנו הקמנו את הדמות הזאת. יש, בתקנות שהן לפי הפקודה יש הגדרות של היתרים

את אומרת שבעל ההיתר לייבוא,

הוא מסמן לפי מה שהיצרן בארץ המקור.

כדי שזה יהיה ברור שהוא צריך להיות מוגבל לעניין

ובלבד שאורך חיי המדף לא יעלה על אורך חיי המדף שקבע היצרן במדינת המקור?

עכשיו אנחנו בסעיף התחילה, סעיף 33 בעמוד 37. תחילתו של חוק זה. אני מבינה שביקשתם לדחות את תחילתו של חוק זה? אנחנו כרגע רוצים בשלושה חודשים בבקשה. מבחינתנו זה

זה סעיף חדש. זה גם כן נוגע לחיי המדף בסעיף 23(ג). יש לנו סעיף חדש שאנחנו קוראים. בסעיף 31(א).

במקום "או אישור הגשת התחייבות בדבר יישום תוכנית בטיחות מזון בבקרה עצמית לפי סעיף 41(ב)" יקראו "או היתר לסימון בסמל ייצור נאות"; קראנו את התיקונים בסעיפים 46 ו-47. (6) בסעיפים 256(ב)(21) ו-262(18), במקום "בניגוד" יבוא "ובלי היתר בניגוד". עכשיו ככה: יש לנו את סעיף 35, פרק ח',

פרק ח' - הוראות מעבר 35. (א)

למשרד הבריאות לפי סעיף 3א(ד1)

שינוי בתוספת כמשמעותו בסעיף האמור - שחל לפני יום

ק המזון כנוסחו בפרק זה תהיה נתונה גם לעניין שינוי בתוספת כמשמעותו בסעיף האמור. גם פה אנחנו משנים את התאריכים? אנחנו אומרים תחילתו של חוק זה.

יש פרק ח' ויש את סעיף 87, 88 פרק כ"א. אנחנו איחדנו את הפרקים, כי הם שניהם מתקנים את חוק הגנה על

אז אנחנו נתחיל עם ההסתייגויות של יש עתיד. מציעים הסתייגויות לפרק

פרק ח', ייבוא מוצרי מזון.

לאחר כל ההסתייגויות האלה נצביע על החוק

מי בעד סעיף 3? הסתייגות 2, סליחה אדוני. סליחה, הסתייגות סעיף 2 של "יש עתיד"? אתה בעד. מי נגד? ואטורי, תתחילו להיות איתי. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה לא התקבלה.

סעיף 2(ג)(3) להצעת חוק באופן מכוון מזון יבוא "או בזדון". רגע, אבל היה לנו פעמיים באופן מכוון.

לנו גם במזהם הביולוגי וגם במזהם הכימי. אז זה למזהם הכימי עכשיו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא התקבלה. המסתייגים נמצאים בחדר?

אני רוצה להגיד משהו על ההסתייגות הזאת. למעשה אנחנו נשארנו פה עם איזה שהוא מקטע חסר. אמרנו שאנחנו נשלים אותו ונקבע איזה שהוא מועד פרסום.

פנייה לוועדת החריגים אם יש כוונה לא

הכוונה היא שם ידעו כמה שיותר מוקדם שיש כוונה לפנות לוועדת החריגים ולא ימתינו להגשת הבקשה

אז באמת ההצעה שלך היא שבאותו סעיף יהיה לנו רק בפרסום לציבור נמסרה כוונה להחיל את העדכון או להחילו ולא נמסרה כוונה, לא פורסם באתר האינטרנט של המשרד כוונה אחרת? זה בעצם מה שאתה

אני רק מציע, אם אפשר להציע משהו?

שכשפורסמה הודעה כזאת באתר,

שתישלח

זו הסתייגות 4. לא, לא, בסדר, הם עוד הרחיקו לכת. מי בעד סעיף 4? מי נגד?

הצבעה לא התקבלה. סעיף 87(2). מוצע סעיף קטן (א) לאחר המילה "מדף"

וגם שם אמרנו שזה רק מי שיש לו יותר יבוא לפי הפקודה. מי בעד הסתייגות 9? מי נגד? מי נמנע?

נמנעים.

הסתייגות 10. בסעיף 87(5) מוצע סעיף קטן (ב) במקום המילה "יצרן נאות" יבוא "יצרן מזון שהינו

מי בעד הסתייגות 16? מי נגד?

הצבעה לא התקבלה. אנחנו לא נגד שר החקלאות. סעיף 88(7) מוצע סעיף קטן (ד) לאחר המילה "ועדת חריגים" יבוא "תינתן

לאחר המילים "עלול להימצא במזון כתוצאה מהשלבים" להוסיף לפני המילה "ייצורו" את המילה "הליך". בנוסף הוספת "שאריות חומרי הדברה".

מי נגד?

אין נמנעים. הצבעה לא התקבלה. אחר כך נעשה הקראה אחרי זה

מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא התקבלה. 6. בסעיף 40(ב)(2). פסקה 2. פסקה 2. במקום 60 יימחקו, יבוא 80. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

סעיף 41. במקום המילים "כ' טבת תשפ"ד 1 בינואר" יבואו המילים "ט'

12. לסעיף (ב) לסעיף (2). המילים "10 מ"מ לרוחב" יימחקו, במקומם יכתבו "14 מ"מ לרוחב".

מי נגד? תוציאו לו את האוזנייה שם.

אבל בצד השני, אני בצד הזה. 13. לחלק ב' סעיף (3), המילים "כהים" יכתבו

באם יימצא שלא, משרד הבריאות רשאי להקפיא את ההיתר עד להסדרת הנושא. אני לא חושב שזה הסתייגות.

אני לא יודעת. להקפיא זה קשור לחוק. יש לכם סמכות להקפיא את ההיתר של יצרן נאות.

מה אתם עושים

2. בסעיף קטן (א) לאחר המילים "לקביעת אורך חיי מדף" יבוא "לפי הצורך ואישור ועדת הבריאות של הכנסת".

מי נגד?

נמנע? אין נמנעים. הצבעה לא התקבלה. סעיף קטן (ב) המילים "למעט יצרן בעל אישור ייצור נאות לפי סעיף 41(א) יצרן בעל תוכנית בטיחות מזון

והם רוצים להוסיף את הדגים גם.

אין נמנעים.

זה ספרים או זה? רמה או שולחן

2. המילים "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)

במקומם יבוא: "ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025). מי בעד?

אין נמנעים.

אבל על אף האמור לעניין אורך חיי המדף בחקיקת המזון, בעל תעודת יבואן רשום רשאי לסמן את אורך חיי המדף של

אז למעשה אפשר להגיד במקום זה את המפרט של המזון או שזה לא מספיק? יש הגדרה של מפרט לדעתי. יש הגדרה של

ולכן אנחנו דורשים שתהיה הפרה על הסעיף הזה.

או אפילו ראינו קודם עבירה, לא הפרה דווקא. שי יכול לחלץ אותנו? יש עבירה על מי שמוסר מידע לא נכון במסמכי הייבוא. את בעצם את

היצרן הוא שקובע את הזה. היבואן הוא צריך באמת לראות שאורך חיי המדף שנתן היצרן בחו"ל אכן יכול לעמוד במגבלות הקיימות במדינת ישראל. ולכן הוא צריך להיות

אני רוצה להזכיר שמשרד החקלאות כשהוא קבע את ההוראה הזאת של אפשרות לסימון, אז כל חריגה מהפקודה אצלו היא משמעות שלה היא פלילית, אבל אין לה הוראות של

לא, כי זה, יש פה משהו שהוא קצת, אני רוצה להבין את המשמעות.

את אומרת שזה יהיה רק למזון רגיש. זאת אומרת בסעיף 64 יהיה כתוב שעל אף האמור

או לא

לצורך העניין, תקנות דגים טחונים, אני לא מכירה ספציפית כרגע את הסעיף, אז יש לו לכאורה הפרה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להתגבר על ההוראה הספציפית הזאת שאומרת לא לסמן

שהוא בדק כי תכונות המזון נשמרות לפי בדיקות מקובלות. אז זה מסמך אחד שיש לו. ומסמך שני שיש לו, זה מה? השני זה לא מסמך לדעתי.

היא אומרת שהשני יהיה מוסמך לגבי טמפרטורה מוגדרת.

זה מסמך אחד, זה אותו מסמך. זה אותו מסמך. מסמך אחד שהיצרן דבר ראשון מעדכן שהוא בדק את התכונות ומצא שהן נשמרות באורך חיי המדף.

מפרט שקובע את האחסון ואת הטמפרטורה שנדרש.

היצרן קובע את הטמפרטורה המוגדרת לצורך שמירה על חיי המדף.

הוא צריך לשמור את זה וההפרה תהיה שהוא לא שמר את המסמך? זאת תהיה הפרה?

ואם המזון לא יהיה תקין, אז זאת תהיה הפרה. אז אנחנו צריכים גם לתקן ולחייב אותו לשמור את המסמך

והדבר השני,

זה אחד קובע. ואחד המגדיר את הטמפרטורה הנדרשת.

הטמפרטורה כתבנו ככל שנדרש להחזיק את המזון בטמפרטורה

כי אם אנחנו עכשיו ננסח הפרה שהיא לא מדויקת, מי שייפגע מזה ראשון זה הציבור המפוקח. זו אחריות שלי, על זה אני לא מוותרת. אני מצטערת. אבל לי חשוב שכל דבר כזה יהיה מוקפד. אז תדייקי את זה.

אבל כאן החלת את זה על כל היבואנים. אמרנו שזה רק יהיה ליבואנים של המוצרים שיש עליהם הגבלות. אבל אני אומרת על אף האמור, אני מדברת פה לעניין חיי מדף. על חקיקת המזון לעניין חיי מדף. יבואן שאין לו את ההגבלה בחקיקת המזון הוא לא צריך את הסעיף (ג). זה מספיק ברור?

צריך אולי להגיד על אף האמור בסעיף (ב), על אף האמור בחקיקת המזון לעניין חיי מדף. אפשר להגיד שיבואן של מזון שחלות עליו הוראות לעניין סימון אורך חיי מדף לפי חקיקת המזון רשאי לסמן את אורך חיי המדף של המזון שהוא ייבא, על אף ההוראות האלה. לתקופה שלא תעלה על התקופה שקבע היצרן. ובלבד שיש בידו את אותה הצהרה של היצרן שמעיד. הצהרה של היצרן על אורך חיי מדף שנקבע על פי בדיקות מקובלות למזון. אוקיי. ואנחנו צריכים גם את סעיף השמירה של המסמך הזה, בסעיף 94. ההצהרה ב-64(ג) המסמכים, לסעיף 262(34). עוד פעם? סליחה, את יכולה לחזור? ב-262(ב) אמרת נכון שיש את סעיף? כן, 32 לדעתי. 94 חובה לשמור את המסמך הזה.

חובה לשמור, בסעיף נפרד, שזה לא מוגבל כפי שאמר יושב הראש. צריך להפנות לסעיף 64(ג).

זה 64(ג)? 64(ג). אפשר להקריא מההתחלה את הכל? יבואן של מזון שחלות עליו הוראות לעניין סימון אורך חיי מדף לפי חקיקת המזון רשאי לסמן את אורך חיי המדף של המזון שהוא מייבא, על אף הוראות אלה, לתקופה שלא תעלה על התקופה שקבע היצרן במדינת המקור. ובלבד שיש בידו הצהרה מאת היצרן על אורך חיי מדף לפי בדיקות מקובלות? שקבע לפי בדיקות מקובלות. שקבע לפי בדיקות מקובלות. על כל המזונות יש הוראות לסימון חיי מדף. שחלות על המזון הוראות ספציפיות. כי על כל המזונות קיימות הוראות כלליות. אבל הרעיון כאן זה לא הוראות לחיי מדף.

איפה שיש הגבלה, איפה שהרגולטור נכנס, רז. פנינה, אני מבין מה את אומרת. אני רק רוצה שהנוסח יהיה מדויק.

אנחנו לא, אנחנו לא במחלוקת מקצועית. רק השאלה איך נכון לנסח את זה משפטית. על כל המזונות חלים חיי מדף.

בהוראה הכללית. בהוראה הכללית שמתייחסת לחיי מדף.

היא מתכוונת על העובדה שאם אין לה תקנה שמגבילה לך את אורך חיי המדף, כמו שזה מופיע אצלנו, אז אין לך בעיה בעצם. לכן אני מציע שיהיה כתוב אם יש הגבלה ספציפית. אז רגע, אז אתה רוצה להגיד חלות עליו הוראות המגבילות את אורך חיי המדף לפי חקיקת המזון? הוראות ספציפיות. למה ספציפיות? אין ספציפיות. אנחנו היינו כבר ביצרן. הוראות לעניין המוצר. הוראות המתייחסות למוצר. אמרנו שחלות על המוצר שלו הוראות לעניין. אתה לא רוצה סימון, כי אתה אומר כל, אנחנו הנה, בחוק הזה קובעים הוראות סימון,

זה הגיוני. אז אתה יכול להגיד הוראות לעניין קביעת אורך חיי המדף. לעניין קביעת אורך חיי המדף? זה יהיה יותר מדויק? אני חושב,

הבעיה שלי זה עם זה שעל כל המזונות בסוף יש הוראות לקביעת חיי מדף.

אני מציע שתיקחו מהסעיף שמופיע כרגע בייצור מקומי. אם חלות עליו הוראות ונגמר הסיפור. זאת אומרת, זה בדיוק זה. איפה? מה זה ייצור מקומי?

כמו שיש את הסעיף, לצורך העניין,

או נקבעה הוראה מאומצת, אורך חיי מדף,

לא נקבעו תקנות הוראה כאמור, יקבע יצרן נאות את אורך חיי המדף. תשנו את הנושא של יצרן נאות ליבואן ונגמר. כי יש כבר סעיף שניסחתם.

אבל בדיוק זה מה שרז ביקש להתגבר על ההוראות האלה. הוא אמר יש לי הוראות ולמרות זאת אני קובע שהיבואן. אותו דבר בדיוק חל בנוסח המוצע בעבור יצרנים, כך שאני לא רואה פה מחלוקת.

אז אולי כל הסעיף הזה מיותר? אולי כל הבקשה הזאת מיותרת? אני שואלת באמת. את באמת שואלת? זה משהו מאוד מאוד מהותי. כל הסעיף הזה. זה הסעיף שמאפשר את הייבוא בלי המגבלה שהיצרן קובע את התוקף. אז בטח לוותר עליו אי אפשר.

אם את אומרת שזה נוסח שברור ממנו על מה זה חל,

אני חושבת שחלות עליו הוראות לעניין קביעת אורך חיי מדף לפי חקיקת המזון הוא רשאי לסמן את אורך חיי המדף על אף הוראות אלה. אם ליצרנים זה היה בסדר, אז אני לא מבינה למה ליבואנים זה לא יהיה בסדר. זה לא חובת סימון, זה לא קורה כלום. אם כל המומחים המשפטיים פה אומרים שזה בסדר, אז קטונתי. תודה רבה.

יש לנו את זה? סיימנו? רוצים להקריא את זה שוב? לא, אדוני. יש לנו גם שני תיקונים גם בסעיף 94 שתיקבע חובה לשמור את המסמך הזה. ואחרי זה בהפרה, בסעיף 262 כנראה, מה? לא צריך, כי כבר יהיה בתוך 94. אז בסדר.

תודה. סיימנו?

זו הצבעה אחת? הצבעה אחת על הפרק. על פרק ח' כולל הסעיפים שאנחנו הכנסנו לתוכו של פרק כ"א.

הנוסח של שני הפרקים שאוחד לפרק אחד. טוב, אם כן, חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה בנוסח החוק כנוסח הוועדה, כפי שציינו כאן עם התיקונים. לאחר שנדחו כל ההסתייגויות. פרק ח'. פרק ח', כולל הוראות שאנחנו הכנסנו לתוכו מתוך פרק כ"א שנוגע לנושא של אורך חיי מדף. כן, זה שלושה חודשים בעיקרון. שהם בתוכנית הכלכלית סעיפים 87, 88. כן, זה היה, זה פרק כ"א. ששולבו בתוך הנוסח. מי בעד? רגע, רגע. רק למען הסר ספק, ההוראה הזאת תיכנס לתוקף שלושה חודשים, כמו כל שאר הוראות חיי המדף. אמרנו את זה, זה רשום. אה, סליחה.

מי בעד ההצעה כמות שהיא? מי נגד? אין נגד. אחד נמנע. הצבעה התקבלה. היא תעבור כחלק מהתוכנית הכלכלית. אני, יושב ראש הוועדה, מבקש לקיים על זה גם כן רוויזיה. אנחנו נודיע בזמן שצריך, אבל כרגע אני מניח את זה. תודה רבה. הוועדה ננעלה. הישיבה ננעלה בשעה 17:45.